תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 5 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 5 הודעת יושב-ראש הוועדה המסדרת 6 אבי ניסנקורן (יו"ר הוועדה

נא לשבת. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום ואחדות לאומית בין סיעת הליכוד לסיעת הבית היהודי, שנערך ונחתם ביום י"ט באייר התש"ף, 13 במאי 2020, ונתקבל ביום שישי, כ"א באייר התש"ף, 15 במאי 2020, בשעה 14:30, והועבר לידיעת חברי הכנסת באותו היום. כמו כן, אני מתכבדת להודיעכם כי קיבלתי ביום שישי, כ"א באייר התש"ף, 15 במאי 2020, בשעה 15:00, מכתב התפטרות מחבר הכנסת בנימין גנץ, יושב-ראש הכנסת, שמודיע על התפטרותו מכהונת יושב-ראש הכנסת, וזו לשונו: "לכבוד חברי הכנסת, שלום רב.

התפטרות מכהונת יושב-ראש הכנסת. בהתאם להוראות סעיף 5(א)(1) לתקנון הכנסת, הריני להודיעכם כי החלטתי להתפטר מכהונתי כיושב-ראש הכנסת. בכבוד רב, חבר הכנסת בנימין גנץ". כמו כן, הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש, הגבלת פעילות),

התש"ף 2020, החלטה מס' 5070. תודה. תודה למזכירת הכנסת. הודעת יושב-ראש הוועדה המסדרת, חבר הכנסת אבי ניסנקורן,

אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הריני מתכבד להודיע על חילופי אישים מטעם סיעת כחול לבן: בוועדה המסדרת, במקום חבר הכנסת אסף זמיר יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג, בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, במקום הפנוי לסיעת כחול לבן יכהן חבר הכנסת צבי האוזר.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי ניסנקורן. נעבור לסעיף כינון ממשלת חילופים, הממשלה השלושים-וחמש. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה הנבחר, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לעלות לבמה ולהציג את קווי היסוד של מדיניות הממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים. בבקשה, אדוני. מכובדיי, נשיא המדינה ראובן ריבלין, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ודוד חיות,

רעייתו של חבר הכנסת יריב לוין, שותפי להקמת ממשלת האחדות הלאומית חבר הכנסת בני גנץ ורעייתו רויטל.

פעלנו יחד במבצע צוק איתן, אני כראש ממשלה ואתה כרמטכ"ל, להגן על אזרחי ישראל במערכה שאין צודקת ממנה. אני משוכנע שנפעל יחד בהצלחה בממשלת האחדות למען המדינה שלנו. שרי הממשלה היוצאת, שרי הממשלה הנכנסת, יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, חברי כנסת, מכובדיי כולם. זהו יום חשוב למדינת ישראל. הממשלה החדשה הוקמה ברצונם של רוב אזרחי ישראל, והיא תשרת את כל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד. מתוך אחריות כבדה בחרנו בני גנץ ואני לפעול להקמת ממשלת חירום ואחדות לאומית ולמנוע בחירות נוספות. בתוך שנה אחת מדינת ישראל עברה שלוש מערכות בחירות, הן העמיקו את הקיטוב בעם, הן גבו מחיר כבד מקופת המדינה. אם היינו הולכים עכשיו לבחירות רביעיות, העלות הנוספת למשק הייתה מסתכמת ב-2 מיליארדי שקלים. זה לא לדבר על הנזק העצום ליציבות המשק ולאמון הבין-לאומי בכלכלת ישראל. איך אמרו לי מנהיגים, לרבות נשיא ארצות הברית? הוא אמר: מה קורה לכם שם?

העלות הנוספת של ממשלת האחדות, ואני לא מקל בה ראש, היא 85 מיליון שקלים לשנה. העלות הזאת נמוכה לאין שיעור מן העלות של בחירות נוספות. אילו היינו הולכים היום לבחירות רביעיות, זה היה הבזבוז האמיתי, זה היה הבזבוז המשווע. בד בבד היינו נאלצים לדחות את הטיפול בהשלכות החמורות של הקורונה למועד בלתי ידוע.

אין פלא שרוב מוחלט בציבור, שוחד, מרמה והפרת אמונים. מקדם בברכה את ממשלת האחדות.

אני מבקש לא להפריע. הציבור רוצה ממשלת אחדות, וזה מה שהציבור מקבל היום. אני חייב להודות, אני חושב שכולכם ראיתם זאת, מעשה המרכבה, איך הגשש החיוור היה אומר? מעשה המרכבה כשמו כן הוא: הוא היה מורכב מאוד

כל השותפים בממשלה, אבל בראש וראשונה חברי מפלגתי שלי,

שקיבל את מספר המצביעים הגבוה ביותר שמפלגה כלשהי קיבלה אי-פעם בתולדות המדינה, כל השותפים נדרשו לפשרות ולוויתורים כואבים, אפילו כואבים מאוד. אבל אנחנו בחרנו לשרת את העם יחד, כמתחייב מגודל השעה וכמתחייב מדוחק השעה. ואכן, השעה דוחקת: משבר הקורונה העולמי מטלטל יבשות ומדינות, הוא גבה עד כה את חייהם של מאות אלפי בני אדם ברחבי העולם. ראינו את המגפה, ראינו את הסכנה, ולכן החלטנו יחד להסיט הצידה את המחלוקות בינינו ולהתייצב כתף אל כתף מול האתגרים הגדולים שמגפת הקורונה מציבה בפנינו בבריאות, בכלכלה, בחברה. בתחום הבריאות, שוחד, מרמה והפרת אמונים.

חבר הכנסת הורוביץ,

אני מבקש לא להפריע. בתחום הבריאות, הפעולות שנקטנו, שוחד, מרמה והפרת אמונים זה,

אני מבקש לא להפריע למהלך הדיון. הסתה, שמעתי את קריאות הביניים, תודה רבה. נא לאפשר את המשך הנאום.

מה זה "לא יהודים"? מה זה "לא יהודים" אני מבקש לא להפריע. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

בתחום הבריאות, הפעולות שנקטנו נחלו הצלחה גדולה. הצלנו חיים רבים. שקרן פתולוגי. אני קורא אותך לסדר פעם הראשונה, עופר כסיף. אנו כואבים על כל אחד מ-271 אזרחינו שנפטרו בשלושת חודשי המגפה ואנו שולחים תנחומים למשפחותיהם. רק אתמול, תקשיב טוב, רק אתמול, בבריטניה, ביום אחד, מתו כמעט כפליים ממספר זה. ביום אחד. אי-אפשר להשוות.

שקרן,

חבר הכנסת כסיף, אני מזהיר אותך אחרי הפעם השנייה. בפעם הבאה אתה יוצא החוצה. תפסיקו להפריע לנאום ראש הממשלה. עוד יהיו לכם אפשרויות להפריע, לא בנאום הזה. הוא נאשם בפלילים. אני שמעתי אותך. תודה רבה לך, חבר הכנסת הורוביץ. הוא נאשם בפלילים. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. להעמיד דברים על דיוקם, הסיבה שבישראל המצב שונה היא בזכות הצעדים שנקטנו בזמן: סגירת השמיים, בידוד ביתי, סגרים מקומיים וארציים ועוד, וכמובן גם בזכות אזרחי המדינה, ששמרו על הנחיות הבריאות, ובזכות הצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו. אבל המערכה טרם הסתיימה. מה עם בתי האבות? איש אינו יודע אם אנחנו בהפוגה זמנית. הסכנה תוסר סופית רק כשיימצא חיסון לנגיף. בינתיים הנגיף עדיין פה. יש אפשרות שגל קורונה שני, חוצה יבשות, יפקוד את העולם וגם את ישראל, בדיוק כפי שקרה במגפת השפעת הספרדית לפני 100 שנים.

הצעד הראשון שממשלת האחדות תעשה הוא להקים את קבינט הקורונה, כדי להכין את המענה לאתגר הגל השני. באותה מידה ניתן מענה לאתגר הכלכלי העצום שעומד לפנינו. נצטרך להעביר תקציב מושכל ואחראי. כמי שהעביר למעלה מתריסר תקציבים,

אני אומר לכם, חברי הכנסת, שזה יהיה תקציב מורכב מאוד, תקציב שישמור על מסגרת סבירה, שימנע את קריסת המשק, שיבטיח יציבות, שיחזיר את הצמיחה, תקציב שייתן לכם, אזרחי ישראל, אופק ותקווה על ידי זה שיחזיר שלושה דברים: מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. אחרי שהרסת, גם השקענו משאבים אדירים, חברי הכנסת, ברור שהצעת הממשלה לא לרוחכם, לחלקכם.

פשוט לא להפריע. יהיה לכם זמן לדבר אחר כך. יש אשליה של חברי כנסת חדשים שאם הם יפריעו ויצעקו ויתעמתו איתי, אני אומר את זה מניסיון אישי, זה יבנה אותם במהלך הזמן. הגסות וההתנהגות הזאת, אמרתי את זה לכל כך הרבה אנשים שאינם כאן היום, צעירים מבטיחים שנעלמו. אתה זוכר אחד מהם בוודאי.

הם אינם, לא שעו. אז אני יכול רק לתת את העצה הזאת, כי ממרום שנותיי ומעומק ניסיוני, אני אומר לכם,

זה לא עובד. זה לא עובד. אתה מקבל דרך ארץ אם אתה מראה דרך ארץ. חברי הכנסת, כבר השקענו משאבים כבירים, הוא ראש הממשלה שלך, הוא לא ראש הממשלה שלי.

תודה. חבר הכנסת כסיף, חברת הכנסת גולן. חבר הכנסת כסיף, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא לצאת מהאולם, בבקשה. (חבר הכנסת עופר כסיף יוצא מאולם המליאה.) נכון.

חברת הכנסת גולן, ההפרעות מגיעות מכל הכיוונים. אני מבקש ממך לא להפריע. אני מבקש ממך לא להפריע. בבקשה. חברי הכנסת, כבר השקענו משאבים כבירים כדי לעזור לעצמאים, לעסקים קטנים, לשכירים ולמבקשי העבודה. אני יודע שהדאגה לפרנסה היא בראש מעייניכם, אזרחי ישראל, ואני רוצה שתדעו שדאגה זו היא גם בראש מעיינינו. הממשלה החדשה תעשה הכול להחזיר את המצב הכלכלי לקדמותו ככל שניתן. בשגרת הקורונה לא ברור בדיוק מה תהיה תמונת הכלכלה העולמית וגם הכלכלה הלאומית, אבל נעשה הכול לנסות להחזיר את זה לקדמותו. בתחום הביטחוני, נמשיך לסכל ולהרחיק איומים ממדינת ישראל. אני חייב להגיד לכם, כולל מהימים האחרונים, שאיומים אלה לא נפסקו אפילו ליום אחד בתקופת הקורונה. אנחנו ננהל בנחישות רבה את המאבק במבקשי נפשנו. בכל זירה שבה נזהה איום נפעל בלא היסוס, סמוך לגבולותינו והרחק מגבולותינו. נוסיף להיאבק בלא פשרות בניסיונותיה של איראן להתבסס צבאית בסוריה, בניסיונותיה להשיג נשק גרעיני. כמו כן, ניאבק בניסיון המקומם של בית הדין הבין-לאומי בהאג, ניסיון שלצערי מתעצם מאוד לאחרונה להאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, כמו גם את מדינת ישראל על "הפשע הנורא" במירכאות, "הפשע הנורא" של בניית גני ילדים בגילה ושובנו לשילה, לבית אל ולחברון. איזו צביעות. הינה האמת, הינה האמת, ואתה מפחד מהצדק הבין-לאומי, לכן אתה מדבר ככה.

תודה רבה. חבר הכנסת ג'בארין, תודה. התנחלויות, תודה, חבר הכנסת ג'בארין. תודה רבה לך. איזו צביעות, איזה סילוף של האמת, והינה האמת: חבלי ארץ אלו הם מחוזות לידתה וצמיחתה של האומה היהודית. הגיע הזמן להחיל עליהם את החוק הישראלי ולכתוב פרק מפואר נוסף בתולדות הציונות. כיבוש של עם אחר. ואין פה שום דבר מפואר. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. צעד זה לא ירחיק את השלום, צעד זה יקרב אותו, כי את השלום אפשר לבסס רק על האמת, והאמת היא, וכולם פה יודעים אותה, שמאות אלפי המתיישבים ביהודה ושומרון, אחינו ואחיותינו, יישארו תמיד במקומותיהם, כחלק מכל הסדר קבע לשלום, והגיע הזמן, הכיבוש.

שגם שכנינו הפלסטינים וגם אנשים בבית הזה יכירו בזה. חבר הכנסת ג'בארין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

לא יהיה שלום עם

תשב בבקשה או שתצא החוצה. לא יהיה שלום עם כיבוש ועם אפרטהייד. אני מבקש ממך לשבת ולא לדבר יותר. תפסיקו עם האשליה הזאת. הגיע גם הזמן שכל מי שמאמין בצדקת זכויותינו בארץ ישראל יצטרף לממשלה בראשותי כדי להוביל מהלך היסטורי זה יחד. מי שחושב אחרת, לפסול אותו. מי שחושב אחרת, לפסול. כך מנהלים דמוקרטיה.

הרי כל נושא הריבונות, דמוקרטיה. נעשה את זה פעם נוספת. הנקודה חשובה, כדאי להקשיב. אני אומר את זה לכל חלקי הבית, כולל ידידיי במחנה הלאומי. הרי כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק בגלל שפעלתי אישית,

לקדם אותו במשך שלוש שנים תמימות, בגלוי ולא בגלוי. בין היתר דנתי בכך עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו בשבוע שעבר. הערכתי מאוד את ביקורו בישראל, אם אינני טועה, הביקור היחיד שהוא עשה בתקופת הקורונה. הערכתי מאוד את אמירתו התקיפה אתמול נגד בית הדין הבין-לאומי, שרודף ישראל בהאשמות מופרכות ומקוממות.

הבאנו את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיאים חדשים במהלך כהונתו של ידידנו הנשיא טראמפ. אני מלא הערכה ותודה על כך. לקרוא לצדק בין-לאומי. ועם זאת, עם כל הערכתי לארצות הברית, לתמיכה הכבירה שהיא נותנת לנו, ואי-אפשר שלא להעריך את זה, עם כל זאת, אני חוזר על עקרון היסוד שאותו אני מדגיש עשרות שנים: ביטחון ישראל נשען לפני הכול עלינו, על נכונותנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו מול כל איום. הוא נשען על עוצמתם של צה"ל וזרועות הביטחון, ואני מוסר להם מכאן את הוקרתנו העמוקה. חברי הכנסת, מעל במה זו אני נושא תפילה להצלחתנו. משימות חשובות לפתחנו. באחדות ובשיתוף פעולה יכול נוכל להם. בעברנו הקדום עמדנו בצמתים שבהם יד איש הייתה באחיו. שילמנו על כך, כל מי שמכיר את תולדות ישראל יודע עד כמה הדבר נכון, שילמנו על כך מחיר איום ונורא. אני רוצה להאמין שהפקנו את הלקחים הדרושים. לפני 72 שנים הקמנו במאמץ משותף את מדינת ישראל. ערב מלחמת ששת הימים לוי אשכול ומנחם בגין, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת החירום הראשונה, טרום ממשלת אחדות כזאת. 17 שנים לאחר מכן, אל מול משבר כלכלי חמור, יצחק שמיר ושמעון פרס, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת האחדות השנייה, ואחר כך את השלישית. הממשלות הללו, חייבים להגיד זאת, הגיעו להישגים גדולים, והיום שוב מוטלת עלינו החובה לפעול יחד להבטיח את עתידה ושגשוגה של מדינת ישראל מול אתגרים גדולים. נפעל לפיוס לאומי, לקיבוץ הגלויות של עמנו מכל המדינות שבהן יהודים שרוצים לעלות לארץ המובטחת, היום צריך להגיד: הארץ הבטוחה. נקבל אותם בזרועות פתוחות. אני מבקש להודות לשותפיי למחנה הלאומי על הדרך המשותפת שעשינו עד כה, ואני מקווה שגם מפלגה נוספת תצטרף אלינו. אבל לפני הכול אני מודה לכם, אזרחי ישראל, על הבעת האמון פעם נוספת בי ובממשלתי החדשה. אנו יוצאים לדרך חדורי שליחות בשם העם ולמען העם. הפרת אמונים. אין שום אמון, איזה אמון, חבר הכנסת כץ, תודה רבה. ועוד מילה אישית, אולי חברי הכנסת יואילו לאפשר לי מילה אישית בפעם החמישית שאני עומד פה בשליחות ציבורית עם תמיכה גדולה מאוד. זו פעם ראשונה שיש כתבי אישום נגדך. זו פעם ראשונה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, על אחת כמה וכמה עם תמיכה אישית עצומה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת החוצה, בבקשה.

עם תמיכה אישית עצומה. נא לצאת החוצה, בבקשה. פעם חמישית

זו הפעם החמישית שבה ניתנות לי הזכות הכבירה והאחריות הכבירה להקים ממשלה בישראל. אני מקבל זאת ביראת כבוד עמוקה כלפיכם, אזרחי ישראל. אנשים רבים שואלים אותי, כשהם צופים בנו כאן וכשהם צופים בכל מה שאפשר לצפות בחוץ: מהיכן אתה שואב את הכוחות? הם שואלים אותי: מהיכן אתה שואב את הכוחות לעשייה בתנאים הלא-פשוטים, בלשון המעטה? אף אחד לא שואל אותך את זה. די כבר, חברי הכנסת. תודה רבה, אחמד טיבי. תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. הפחד מהסורגים. הפחד, מה היית עושה בלי, חבר הכנסת אחמד טיבי. למה לא המשכת להיות היועץ של הרשות, חבר הכנסת שלמה קרעי. אנשים רבים שואלים אותי מהיכן אני שואב את הכוחות לעשייה בתנאים הלא-פשוטים, בלשון המעטה, שאני ומשפחתי ניצבים מולם יום-יום, שעה-שעה, שנה-שנה. הדבר היחיד שאתה ניצב מולו זה כתבי אישום. עברנו עכשיו ימים של קושי, אבל גם של ערבות הדדית מופלאה. ראינו את הרוח של עם ישראל במיטבו, ואולי עוד מעט, וכבר עכשיו, מנשבת כאן רוח קטנונית, מבטלת, מכפישה. אני מבטיח לכם, אזרחי ישראל: מול הדיבורים הריקים אני אמשיך לעסוק בעשייה סביב השעון למען העם שלנו ולמען המדינה שלנו. מהיכן אני שואב את הכוחות? אני שואב אותם מרעייתי האהובה שרה ומבניי הנפלאים יאיר ואבנר, שהם משענת חיי. אוה, אני שואב אותם ממסורת עמנו וממורשת אבותינו. אני גם מתכוון למורשת אבות ואימהות, פשוטו כמשמעו, המורשת של אימי צילה, זיכרונה לברכה, ילידת המושבה פתח תקווה, שנשאה בכאב ובגאון את נפילת בנה בכורה, אחי האהוב יונתן, במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה, ואני שואב כוחות רבים מהמורשת של אבי, פרופ' בנציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שהקדיש את חייו לחקר הציונות, חקר העם היהודי וניצחון הציונות. לפני עשר שנים, באירוע הבלתי-נשכח לרגל יום הולדתו ה-100 של אבי, כאן, בירושלים, הוא השמיע דברים על איום הגרעין האיראני. דברים אלה תמיד משמשים עבורי מפה ומצפן, והם נכונים גם לגבי המאמץ שעשינו יחד בחודשים האחרונים לבלימת מגפת הקורונה.

עם ישראל מראה לעולם כיצד צריכה אומה להתנהג כשהיא עומדת בפני סכנה. עליה להביט עין בעין בפני הסכנה, לשקול בשלוות רוח מה יש לעשות ומה אפשר לעשות. יש לי אמונה בלתי מסויגת, הוא אמר, שעמנו יהדוף את הסכנה. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. זוהי שליחות חיי, להבטיח את ביטחוננו, את קיומנו, את עתידנו, לדורי-דורות. חברי הכנסת, אני מתכבד להציג לכנסת את הממשלה שהרכבתי על פי סדר האל"ף-בי"ת: בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בנימין גנץ, ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון, שרים בעלי זיקה לראש הממשלה: הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת, יולי אדלשטיין, שר הבריאות. ממשלה, אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, זאב אלקין, השר המיועד להיות השר להשכלה גבוהה ומשלימה והשר למשאבי המים. דוד אמסלם, חבר הכנסת, אני מבקש ממך להפסיק. חבר הכנסת סעדי, אני מבקש ממך להפסיק. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

תרצו, שמענו אותך, תודה רבה. דוד אמסלם, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, ובנוסף, הוא מיועד להיות שר הסייבר והדיגיטל הלאומי, רשות החברות הממשלתיות ונציבות שירות המדינה, גלעד ארדן, השר לשיתוף פעולה אזורי, ועם מינויו של השר ארדן לשגריר באו"ם ימונה במקומו בממשלה השר אופיר אקוניס, יואב גלנט, שר החינוך, גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה, אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ציפי חוטובלי, השרה המיועדת להיות השרה לענייני ההתיישבות, כולל החטיבה להתיישבות, השירות הלאומי, הגרעינים התורניים והמכינות הקדם-צבאיות, אלי כהן, שר המודיעין, ישראל כץ, שר האוצר, יעקב ליצמן, שר הבינוי והשיכון, אורלי לוי אבוקסיס, שרה המיועדת להיות השרה לחיזוק ולקידום קהילתי, רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת, מירי רגב שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, יובל שטייניץ, שר האנרגיה, צחי הנגבי, שר, ובעוד כמה חודשים, עם יציאתה של ציפי חוטובלי לשליחות דיפלומטית, יהיה השר לענייני ההתיישבות. כיסאות מוזיקליים. שרים בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי, יהיה לכם הרבה, גבי אשכנזי, שר החוץ, מיכאל ביטון, שר המיועד להיות שר נוסף במשרד הביטחון, יועז הנדל, שר התקשורת, אסף זמיר, שר התיירות, חילי טרופר, שר התרבות והספורט, עומר ינקלביץ' שרת התפוצות, מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, ומיועדת להיות השרה לענייני מיעוטים, אבי ניסנקורן, שר המשפטים, עמיר פרץ, שר הכלכלה. אני מבקש לא להפריע. תתביישו לכם. חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת אחמד טיבי. על כל דבר יש לך מה להעיר? אני מבקש להיות בשקט. הערבים. אנטאנס שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. המיעוטים. והמיעוטים. אורית פרקש הכהן, השרה לנושאים אסטרטגיים, אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה. מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החילופי הוא י"ג בכסלו תשפ"ב, 17 בנובמבר 2021. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, מחברי הכנסת את אמון הכנסת בממשלת האחדות הלאומית.

אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה החלופי המיועד, חבר הכנסת בנימין גנץ, לשאת דברים. ראש הממשלה החלופי. בני, כל הכבוד,

כבוד נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אכן דרך רבה עברנו ביחד ודרך מורכבת ורבה עוד לפנינו. נשיאת בית המשפט העליון הגב' אסתר חיות ובן זוגה דוד חיות, יושב-ראש הכנסת המיועד, שייבחר, יריב לוין והגב' יפעת לוין, יושב-ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד, רעייתי רויטל וכל בני משפחתי הצופים בנו מרחוק, חברות וחברי הכנסת, אזרחיות ואזרחי ישראל. בעוד כמה שעות, בעזרת השם, נוכל להגיד: יש ממשלה בישראל. תם המשבר הפוליטי הגדול בתולדות המדינה. הגיע הזמן לסיים את עידן השיסוי והפילוג. הוא רק התחיל.

תודה לכם על ההערות. סמי אבו שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם

תודה.

לסיים את עידן השיסוי והפילוג ולהתחיל בעידן של אחדות ופיוס. הוא רק התחיל. (חבר הכנסת סמי אבו שחאדה יוצא מאולם המליאה.) שלוש מערכות בחירות עברנו בשנה וחצי.

שתי אפשרויות:

או סוג של מלחמת אחים. העם אמר לנו: תפסיקו לריב ביניכם ותתחילו לעבוד בשבילנו.

ההבטחות שלך, איפה זה? העם אמר לך: תקים ממשלה, ולא הקמת. הוא לא אמר שום דבר כזה. חברת הכנסת זנדברג, תודה. בשביל זה הוא נתן לך, חבר הכנסת סעדי, תודה. אני, ראש הממשלה נתניהו ו-71 מנהיגי ציבור נוספים הגענו להכרעה הקשה ולקחנו אחריות לאומית. אזרחי ישראל, סייענים של נאשם

סייענים של נאשם בפלילים.

בזכותו את בכנסת, אנחנו עדיין נמצאים,

זה יפה שאתם מגינים עליהם, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של מאבק רפואי קשה, עם השלכות כלכליות וחברתיות בקנה מידה היסטורי, לא לקחתם אף אחד מהמשרדים האלה. בישראל ובעולם. לקחתם משרד, חבר הכנסת מיקי לוי.

רוב מוחלט של אזרחי ישראל, ובראשם, בראש כולם ולפני כולם הצוותים הרפואיים, התגייסנו והצלנו נפשות רבות. אנחנו נדרשים להישמר מהתקהלויות, אנו עוטים על פנינו מסכות,

זו בדיוק המילה, "מסכות" מסכות לפחות רואים. בושה וחרפה מה, אנחנו מבכים את מותם של מאות אנשים שהלכו לעולמם בלי שזכו להיפרד מיקיריהם ברגעיהם האחרונים. ברור לכולם כי אלה אינם רגעים להתבצרות בשאיפות האתמול. אני מעולם לא פחדתי לקחת אחריות אישית ולאומית. תמיד התגייסתי למען מדינת ישראל, ויחד עם חבריי, לרוב בראשם, הייתי מוכן להקריב את חיי כדי להגן על אזרחיה מפני אויבים חיצוניים מרים, מסוכנים ורצחניים. אני וחבריי בחרנו לקחת אחריות, עבור העצמאים, בעלי עסקים קטנים ואומנים שאיבדו את כל עולמם, ממשלה של 36 שרים. חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. קצת בושה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבקש להפסיק להפריע. שקל לעצמאים, סעדי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

עבור השכירים שיצאו ממעגל העבודה ברגע אחד, עבור האזרחים הוותיקים, שנמצאים עדיין בסכנת חיים, עבור הנוער שלנו, שצריך לצאת מהמשבר מחוזק ולחזור למערכת חינוך מתפקדת, עבור דור הצעירים,

דור הצעירים, שמסתכל, ולהם אנחנו מחויבים להבטיח אופק של חיים ברווחה, פרנסה ויכולת להתבסס ולהתפתח, מה הקשר? מה הקשר לממשלה הזאת?

עבור מערכת הבריאות, שחייבת לקבל אוויר לנשימה וכלים להיערך לחזרת הנגיף, עבור מתמחים בבתי חולים, שצריכים לעבוד בתנאים מכבדים. מסתכלים עליכם ומתביישים. כן, כן, נצטרך להעביר תקציב מדינה, וזה לא סוד שיהיו בו החלטות קשות מאוד. תצמצם את המשרדים, אולי. נצטרך להמשיך להיות ערוכים מול אויבינו, שלא עצרו לרגע את שאיפותיהם ופעילותם. נצטרך לעדכן את מודל הגיוס ולהתאים אותו לצורכי החברה הישראלית כיום, כדי שכולם ישרתו וכולם יקבלו מהחברה באופן שוויוני. בהחלט עבודה רבה לפנינו. אני וחבריי החלטנו לקחת אחריות לאומית כי בעת הזאת, ובמיוחד בעת הזאת, ישראל צריכה ממשלת אחדות, שמייצגת חלקים נרחבים יותר בעם. אחרי למעלה מארבעה עשורים, סליחה, אחרי למעלה מעשור תם עידן ממשלת חצי העם. אנחנו כאן גם כשליחיהם של אלה שהרגישו שאין להם קול בהנהגת המדינה. בעת הזאת טובה ממשלה שבה יהיו ויכוחים מרים ואידיאולוגיים וגם ויתורים כואבים. הממשלה שאנחנו משביעים היום היא ממשלה שוויונית, ממשלה של איזונים, בלמים וגם של היכרות והבנות.

היום לפני 43 שנים ניצח בבחירות מנחם בגין, זכרו לברכה. הוא עלה לנאום במצודת זאב, כמדומני, וציטט קטע מדבריו של לינקולן על אודות הדרך שבה תנהג ממשלתו, וכך אמר: ללא רגשי אשם, ללא רגשי איבה כלפי איש, ברגשי חסד כלפי הכול, בדבקות בצדק, כפי שהאל מדריך אותנו לראות את הצדק, הבה נמשיך בדרכנו לסיים את המפעל בו אנו נמצאים עתה ולהביא מזור לכל פצעי האומה. אני מציע שברוח זו ננהג גם כעת. אנו נפעל למען שוויון אזרחי לכולם, בלי הבדלי דת, גזע,

יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים, חרדים, דתיים אחרים וחילונים, בכל אלה בגדת. סטרייטים ולהט"בים,

שעליהם אנחנו מחויבים להגן מכל גילוי שנאה ואלימות. נעשה הכול. וההבדל הוא שנעשה הכול כדי שכולם ירגישו בבית. אני וחבריי בחרנו באחדות כדי להגן על אזרחי ישראל לא רק מהאתגרים שמופנים כלפינו מחוץ לגבולות המדינה אלא גם מהשנאה שמכרסמת בנו ופוגעת בחוסן הפנימי,

חוסן שהוא כל כך חשוב לביטחון כולו. בחרנו באחדות בתקופה שבה פקידי ציבור ובהם גם היועץ המשפטי לממשלה מאוימים וגבולות נחצים כלפי אנשי ציבור משמאל ומימין. בני, מי מאיים עליך?

בחרנו באחדות כדי לעמוד כחומה בצורה, עם כל הכלים, הכוח והעוצמה, נגד כל מי שיבקש לחצות את גבולות הביקורת הלגיטימית והחיונית בדמוקרטיה, מי שאתה הולך לשבת איתו מסכים איתך? וכדי לתת גב לשלטון החוק בישראל. מי מאיים על היועץ המשפטי? חבר הכנסת

אני מאמין שזה צו השעה. מי שאתה יושב איתו לא רוצה אחדות. תודה, חבר הכנסת גולן. תודה רבה על ההערה. תודה רבה לך. אני מאמין שזהו צו השעה, למרות כל הסיכונים ולמרות כל הקשיים, ואלו אכן רבים מאוד. כמו שאנו נוהגים להגיד, מי שמאמין

אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה.

כל אחד מאיתנו אולי היה מעדיף להרכיב ממשלה אחרת. אולי גם היה קל, מהרבה סיבות, ללכת לבחירות נוספות. שנינו בחרנו בהחלטה הקשה והנכונה עבור אזרחי ישראל. אני יודע היטב שגם לך לא היה קל להגיע לרגע הזה. אחרי 11 שנות שלטון כראש ממשלה קיבלת את דין הבוחר והחלטת לחלוק עם שותפיי ואיתי את הגה השלטון. קבעת תאריך ליום שבו נתחלף. זוהי החלטה מנהיגותית אמיצה וחשובה, אשרי המאמין.

ואפשר להגיד שגם החלטה הגונה, שמבינה שאחרי שהלכנו לשלוש מערכות בחירות ללא הכרעה יש רק אפשרות אחת שמכבדת את רצון העם. למען מדינת ישראל ראוי שאנחנו נבנה את האמון בינינו, אבל לא רק בין ביבי לבני, אלא בתקווה שגם בין מחנות, שיצטרכו לדבר במקום רק לריב, להתחבר במקום רק להתרחק, להבין שבבסיס כולנו רוצים מדינת ישראל חזקה אבל יהודית ודמוקרטית בה במידה,

חברה שיש בה ויכוחים עזים אך שיודעת לחיות בשלום פנימי ובהשלמה. אני מבקש לפנות היום לא רק לשותפיי העתידיים אלא גם למי שאני רואה עדיין, למרות הכול, כשותפיי לתפיסות העולם, לממלכתיות ולגישה המרכזית של קבלת האחר, מי שצעדו עימי את צעדיי הראשונים בפוליטיקה, יאיר, בוגי והחברים האחרים הנמצאים כאן באולם.

אנחנו לא רוצים, חבר הכנסת לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

חבר הכנסת לוי, אני קורא פעם שנייה. תודה לך. עזוב אותנו במנוחה. חבר הכנסת מיקי לוי. שבענו. שמענו, תודה רבה.

לא עשיתי כלום. לא, הוא לא הסכים לשבת איתך. מיקי,

אתם יודעים שרציתי שאתם תהיו חלק מהמסע הזה לאחדות פוליטית בישראל. יחד איתכם יכולנו להיות חזקים יותר ולהביא את הכוח הפוליטי לידי ביטוי בצורה משותפת. אתם גם יודעים ששום תרגילים פוליטיים ופרלמנטריים לא היו משנים את המציאות שבתוכה החברה בישראל חיה בכלל ובמציאות הקורונה בפרט. אחרי שלוש מערכות בחירות היה צריך להביא לדבר הזה סוף, ושוחחנו על כך רבות. אני שומע את המתקפות שלכם אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו במקום להבין, אל תאשים אותנו. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

נא לצאת מהאולם. צא מהאולם, בבקשה. בושה וחרפה.

שקר על שקר?

חבר הכנסת לוי, צא מהאולם, בבקשה.

פעם שלישית. צא מהאולם, בבקשה. אני לא באולם, אני ביציע. חבר הכנסת, אני מודה לך על הצעקות. אני מבקש להודות לחבר הכנסת מיקי לוי על הצעקות הגדולות והחזקות. אל תודה לי, לא צריך.

אני רק אזכיר לך, לפני שאתה עוזב את האולם, שכשהיינו ביחד בחדר בשקט, אמרת לי: אתה חושב שצריך אחדות. כך אמרת, אני מצטט. (חבר הכנסת מיקי לוי יוצא מאולם המליאה.) אל תעשה את זה, שלא נגיד מה אתה אמרת בחדרים.

גם בחדרים. עוד אחד היה. אל תעשה את זה. תתבייש לך. אל תעשה את זה. תודה גם לך. יש קודים בפוליטיקה.

אתם עשיתם את זה כל הזמן בוועדות, הוצאתם מה שדיברתם,

ואחרי הכול, חברים,

אני מקבל את הבחירה שעשיתם ואהיה נכון לכל שיח שיקדם את ערכינו המשותפים גם מהעבר השני של האולם. איזה ערכים נשארו לכם? אזרחי ישראל, בתקופת המלכות חרבה ישראל על שנאת חינם. אני איני מאמין בכוחה של השנאה, ולא איכנע לה. "לא תשנא את אחיך בלבבך", כך נאמר. לא עוד שנאה, שיסוי וריבים. הגיע הזמן לצעוד בנתיב הקשה לא פחות, בנתיב הפיוס הלאומי. העם בחר, אני בחרתי, כל חברי הקואליציה בחרו באחדות ישראל לפני הכול. בואו נמשיך בדרך חדשה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שתהיה לנו דרך צלחה. תודה רבה לראש הממשלה החלופי המיועד חבר הכנסת בני גנץ. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, הבניין הזה איבד היום סופית את אמונם של אזרחי ישראל. אנשים שונאים פוליטיקאים,

לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם. והם צודקים במיליון אחוז. הפוליטיקה לוקחת את הכסף שלהם ולא נותנת שום דבר בתמורה. אין כבר שום קשר בין הפוליטיקה לבין החיים האמיתיים של אנשים אמיתיים. בחיים האמיתיים, אם העסק שלך בצרות, אתה חוסך. אם ההוצאות שלך עולות על ההכנסות, יצלצלו אליך מהבנק, יודיעו לך שהם סגרו את הברז. זה מה שקורה עכשיו לעשרות אלפי עסקים קטנים, למיליון ו-200,000 מובטלים: צמצומים, הידוק חגורות, אנשים מפוטרים בגלל הקורונה, אוכלים חסכונות. בבניין הזה, בפוליטיקה, הקורונה היא תירוץ לעשות מסיבה מושחתת על חשבון משלם המיסים. אחרי כל הדיבורים הריקים שלכם על ממשלת חירום מקימים היום את הממשלה הגדולה ביותר, הבזבזנית ביותר בתולדות המדינה: 36 שרים, 16 סגני שרים. לזה אתם קוראים ממשלת חירום? 52 משרדים? יש בישראל נכון להיום פחות מ-50 אנשים שהם מונשמים בגלל הקורונה. יש יותר סגני שרים ושרים מאשר מונשמי קורונה. אפשר לשים שר ליד המיטה של כל אחד מחולי הקורונה. זה לא רק הבזבוז, זה הזלזול, הזלזול המוחלט במצוקה של הישראלים. במקום לעזור להם, מקימים היום על חשבונם משרדים מיותרים, רכבים מיותרים, נהגים,

תקציבים, מקורבים, חגיגה במאות מיליונים. אתה גם, מעון רשמי לממלא מקום ראש הממשלה הזמני, החלופי, עוד עשרות מיליונים. אף אחד, כמובן, לא חושב למכור את המטוס, מטוס מיותר ב-780 מיליון שקל כשכבר ממילא אין לאן לטוס. בחיים האמיתיים של אנשים אמיתיים,

בחיים האמיתיים של אנשים אמיתיים אדם עם שלושה כתבי אישום לא יכול להיות סגן מנהל בית ספר, לא יכול להיות רופא במחלקה פנימית, לא יכול להיות נהג של שר.

הוא לא יכול להתקבל לבה"ד 1 ולהיות קצין בצה"ל, אף אחד לא יפקיד כיתת חיילים בידי אדם עם כתבי אישום. בבניין הזה שני רמטכ"לים של צה"ל נכנעו היום, כניעה ללא תנאי, לאדם עם שלושה כתבי אישום פליליים חמורים.

תתבייש לך.

אתם נשבעים היום אמונים לאדם שהוא צבוע והוא יעמוד למשפט על הפרת אמונים, על שוחד ועל מרמה.

בחיים האמיתיים אתה לא נותן לבן אדם כזה לשחק עם הילדים שלך בחצר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? כל הבניין הוא ראש הממשלה. בחיים האמיתיים יש ערך למילה של בן אדם, בחיים האמיתיים,

להבטחה שנתת. זה משהו שאנשים אמיתיים לוקחים ברצינות. בחיים האמיתיים הוא לא קיבל 36,

כי כשרוצים, השרה רגב, אותך אני לא יכול לקרוא לסדר.

אתה יכול, ואני נשמעת לקריאתך. אני יודע מה אני יכול.

אני רק אומר לך, שר הוא חבר כנסת,

תודה על השיעור.

בחיים האמיתיים אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא שקרן. אבא שלנו לימד אותנו בגיל שבע: אסור לשקר. אם עמדת מול אנשים ונשבעת להם, לא תחזור בך. יש מושג כזה, כבוד עצמי. בחיים האמיתיים, אם מישהו מנסה להרוס את המשפחה שלך, אין מזה חזרה. אם מישהו מקליט אותך בסתר, מפיץ עליך שקרים נוראים, יורד למקומות הכי נמוכים, אתה לא מתקרב יותר לבן אדם כזה. אנשים אמיתיים אומרים לעצמם: אם הוא עשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה שוב. והם צודקים. אתה הבטחת לא לשבת עם תומכי טרור. פה בבניין, ככל שפוליטיקאי יורד נמוך יותר הוא מצליח יותר, וזה שירד הכי נמוך מכולם גם מצליח הכי מכולם. להבטחות אין שום ערך. מילה של הבן אדם זה המצרך הכי זול פה. המציאו לזה שם: אומנות האפשר. כל העריקים וגנבי הקולות, כל השרים לענייני כלום ושום דבר, הולכים מאולפן לאולפן ואומרים: פוליטיקה היא אומנות האפשר. עד גבול מסוים. יש מקום שבו כבר אי-אפשר. יש קווים אדומים. חבר הכנסת גפני, תודה. אין סיכוי שהשר יפטר, חברת הכנסת שטרית. הרבה זמן, העם רוצה אותנו.

תודה, חברת הכנסת שטרית. אתה לא מתפשר עם אנשים שפגעו בכל מה שקדוש ויקר לך, במשפחה שלך, במדינה שלך. יש גם את ז'אנר המתנצלים, משפילי העיניים, אלה שאומרים: זה לא מה שרציתי, שמענו דוגמה לפני שתי דקות, אבל לא הייתה ברירה. תמיד יש ברירה. תמיד אפשר לשמור על העקרונות שלך,

שאתה מוכן לשלם את המחיר. אם קנו אותך, לפחות אל תמכור לנו שלא הייתה ברירה. קנו אותך. יש לך מחיר. זה מה שאתה. הייתה לכם הזדמנות לעמוד פה על הדוכן עם מנחם בגין, עם יצחק רבין, עם אנשים שהבינו שערכים זה משהו שצריך להילחם עליו, לא פחדו לעמוד מאחורי העקרונות שלהם, לא התייאשו, המשיכו להילחם גם כשהיה קשה. החמצתם את ההזדמנות הזאת. לא תהיו כמוהם. החמצתם את ההזדמנות, והיא גם לא תחזור. בערכים ועקרונות אין הזדמנות שנייה, אתה לא יכול להפסיק להיות אדם ערכי והגון לשנה וחצי ואז לחזור. זה לתמיד. הפסקת, הפסקת. נגעת, נסעת. בחיים האמיתיים הישראלים הם האנשים הכי טובים בעולם. החודשים האחרונים היו באמת הדגמה יוצאת דופן לזה: ילדים בני 15 נוסעים להביא משלוחים מהסופר לניצולי שואה,

עושים את עבודתם בתנאים בלתי אפשריים, הצוותים הרפואיים בבתי החולים, יהודים וערבים, מסירות שאין שני לה,

מסכנים את חייהם בלי ציוד מגן, העיקר לטפל באחרים. קיבלנו בחודשים האלה תזכורת לעוצמתה של המשפחה הישראלית, לכוח של הביחד, ליכולת שלנו להתייצב מאוחדים אל מול הסכנה. זו המשמעות האמיתית של המילה אחדות, לא הזיוף החלול והאינטרסנטי שאתם מציגים פה היום. אחדות אמיתית היא אחות מבאקה אל-גרבייה שבזמן ניתוח מעבירה מלקחיים למתמחה מראשון לציון ששירת בגבעתי, שמעביר אותם לכירורג שעלה מרוסיה שמציל את חייו של ניצול שואה שלחם במלחמת ששת הימים. זו אחדות בחיים האמיתיים, צוות של אנשים שיש להם משימה משותפת, שאוהבים ומאמינים אחד בשני. הישראלים המופלאים האלה הם כל מה שהממשלה הזאת לא תהיה לעולם. תראו איך קמה הממשלה הזאת: אפס אמון בין השותפים, הכול דרך עורכי דין, דיונים בבתי משפט, דריסה של חוקי-היסוד. אנשים שלא מאמינים לאף מילה, אחד של השני, זה לא אחדות. הסכם משפטי בין אינטרסנטים שלא סובלים אחד את השני זה לא אחדות. אין דבר כזה ולא יכולה להיות ממשלת אחדות בראשות בנימין נתניהו. אתה לא יכול שנים על גבי שנים לפצל את עם ישראל, לגרום לחצי אחד לשנוא את החצי השני, ואז להכריז על עצמך כראש ממשלת האחדות. כל הקריירה שלך מבוססת רק על דבר אחד: על היכולת לגרום לישראלים טובים לכעוס אחד על השני ולשנוא אחד את השני, על הכישרון שלך להשתמש בשנאה ופחד. תגיד דבר אחד,

שעשית כל השנים האלה כדי לאחד את עם ישראל. תגיד דבר אחד שעשית כדי לאחד אותו. בשביל מה אתם מקימים את הממשלה הזאת? מה הרעיון שעומד מאחוריה? מה היא רוצה להשיג? החזון היחיד שלכם זה הג'ובים, הכיסאות. הייתי כבר בהשבעת ממשלות, הייתי בהשבעת ממשלות מהצד של הקואליציה, הייתי בהשבעת ממשלות מהצד של האופוזיציה. זה תמיד היה אירוע חגיגי. המשפחות ישבו נרגשות ביציע, השרים החדשים ישבו נרגשים במקומם. לא הפעם הזאת. אנחנו הרי יודעים בדיוק מה אתם חושבים אחד על השני. אין דבר שאני יכול להגיד פה על הדוכן שיהיה גרוע ואלים ומכוער כמו הדברים שאתם כבר אמרתם אחד על השני ושאתם עדיין אומרים אחד על השני מאחורי הגב, כשהמיקרופונים סגורים. זה לא יחזיק מעמד, כי זה עקום. פתחתם את איקאה, תשאלו באיקאה מה קורה לשולחן שמרכיבים אותו עקום. כשמרכיבים אותו עקום הוא מתפרק מהר. זה יתפרק מהר. לישראלים מגיע יותר, ואנחנו נהיה פה כדי להזכיר להם שאפשר גם אחרת. יש אפשרות אחרת להנהגה אחרת, לא הנהגה שכל מה שמעניין אותה זה רק כיסאות ותיקים, הנהגה שמחויבת לערכים ולשינוי שאנחנו מחויבים להוביל. זה השינוי שאנחנו נציע: לאהוב את היהדות אבל להיאבק בכפייה דתית, להתייצב מול הגזענות, להילחם בשחיתות, לשמור על הדמוקרטיה הישראלית מפני מבקשי נפשה, ומבקשי נפשה יושבים מולי, לטפל בבעלי צרכים מיוחדים, בשכבות החלשות, להקים ממשלה שלא זורקת החוצה ילד להט"בי, שלא מעליבה את אחינו הדרוזים בחקיקה משפילה, להוביל דרך של מרכז לאומי, ליברלי, פטריוטי, של כלכלה חופשית שלא משועבדת לאינטרסים, הנהגה שתגרום לבניין הזה להתחבר מחדש לישראלים, לא בשביל פוליטיקאים ומקורבים, לא בשביל מונופולים ומגזרים, אלא בשביל האנשים שמחזיקים את המדינה הזאת בחיים: אלה שמשרתים בצבא והולכים למילואים ועובדים קשה כל החיים ומשלמים מיסים גבוהים מדי, העצמאים, המתמחים ברפואה שעובדים 26 שעות ביממה, המורות, הגננות, היזמים שיוצרים מקומות עבודה, העמותות שעושות עבודת קודש שהממשלה הזאת לא עושה, כל האנשים שבזכותם קיימות הכלכלה הישראלית והחברה הישראלית. האנשים האלה מסתכלים עליכם עכשיו והם אומרים לעצמם: אנחנו לא מאמינים ששוב נדפקנו. האנשים האלה מרגישים היום שבגדו בהם, והם צודקים. הם מרגישים שהמערכת הפוליטית בזה לערכים שלהם ותוקפת את אורח חייהם, והם צודקים. מגיע לישראלים הטובים האלה שהבניין הזה יעבוד בשבילם. במקום כל הרוטציות ומשחקי הכיסאות, מגיעה להם ממשלה שתטפל בבעיות אמיתיות, שתעסוק בחינוך, שתילחם בשחיתות ובביורוקרטיה, שתסייע לעסקים קטנים, לא לעסקנים קטנים. זה נראה כרגע רחוק,

זה נראה בלתי אפשרי, זה ועוד איך אפשרי. כי מתחתם את החבל יותר מדי. כי המרחק בין החיים האמיתיים לפוליטיקה הפך להיות בלתי נסבל. כי הישראלים הם כל מיני דברים, פראיירים הם לא. הממשלה הזאת לא מייצגת אותם, לא קמה בשבילם, לא רואה אותם ממטר. מגיע להם יותר, ואנחנו נהיה פה כדי לתת להם יותר. אנחנו נהיה פה מפני שמדינת ישראל לפעמים לוקחת את הזמן שלה, לפעמים עושה טעויות, אבל היא תמיד חוזרת, וכשהיא תחזור היא תמצא אותנו פה.

תודה רבה ליושב-ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד. מזכירת הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת והשרים מתבקשים לקום ליציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא!

אנחנו עוברים לדיון סיעתי. הוועדה המסדרת קבעה מסגרת דיון של תשע דקות לסיעה. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת משה בוגי יעלון.

בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, איך התרגלנו? איך התרגלנו למה שקורה פה היום? איך התרגלנו להיות הדמוקרטיה היחידה בעולם שמאפשרת לנאשם עם כתבי אישום חמורים להיבחר לתפקיד ראש הממשלה? איך התרגלנו למתקפה על היועץ המשפטי לממשלה בעצם הימים האלה, עד כדי איום על חייו? איך התרגלנו לזה שהנאשם היושב על כיסא ראש הממשלה לא מגנה את המתקפה הזאת, כי הוא ואנשיו עומדים מאחוריה, זו רוח המפקד? איך התרגלנו לזה שמי שיושב על כיסא ראש הממשלה מתנהג כראש כנופיית פשע, מאיים על עיתונאים,

פרקליטים ושופטים? איך התרגלנו לזה שהנאשם שולח חוקרים, מפעיל האזנות, חדירות לטלפונים, מפעיל איומים נגד יריבים פוליטיים ואנשיו מטרידים עד מדינה? איך התרגלנו לזה שעיתונאים, פרקליטים ושופטים נדרשים לאבטחה אישית בגלל ההסתה נגדם על ידי הנאשם? איך הגענו למצב שבו החברה הישראלית משוועת לאחדות ופיוס, ומוקמת ממשלה שבראשה יעמוד מי שבנה את כוחו הפוליטי על שיסוי, הסתה, שנאה וקיטוב? איך הגענו למצב שבו המדינה מתנהלת ולא מנוהלת? אין ממשלה שמתכננת תכנון רב-שנתי. התוצאה: מערכת בריאות מורעבת עם פחות מיטות, פחות רופאים, פחות אחיות ביחס לאוכלוסייה, מערכת תחבורה ציבורית מפגרת, מערכת חינוך אנכרוניסטית, דיור לא בר-השגה ועוד ועוד. ואזרחים רבים קונים את השקר, שזה לא באחריות ובאשמת ההנהגה, הפוליטיקאים, אלא באשמת הפקידים, משרתי הציבור, ה-Deep State, כמו שקוראים לזה. איך הגענו למצב שהציבור מאמין שמגפת הקורונה הייתה עלולה באמת לגרום למיליון חולים ועשרת אלפים מתים במדינת ישראל? איך הציבור במדינת ישראל מאמין שאנחנו הכי טובים בעולם בהתמודדות עם המגפה כאשר מספר המתים אצלנו עבר את ה-270 היום, בירדן, תשעה וברשות הפלסטינית, שניים, כאשר מערכת הבריאות שלנו, למרות שהורעבה בשנים האחרונות, נהנית מסגל רפואי מעולה וכאשר מדינת ישראל ערוכה למצבי חירום יותר טוב מרוב מדינות העולם? נוכח הכישלונות והאתגרים הללו קמה כחול לבן, כדי להציע אלטרנטיבה שתאחד את העם ולא תקטב ותפלג בין מגזרים, כדי לחזק את שלטון החוק ומרכיבי היסוד של הדמוקרטיה, כדי להכין תוכנית רב-שנתית למדינת ישראל בכל התחומים ולבצעה, כדי להציג מנהיגות נקיית כפיים שתיתן דוגמה אישית בכלל ולדור הצעיר בפרט. פה קרה הלא-ייאמן, שלמרות שהנאשם נתניהו גרר אותנו שוב ושוב לבחירות בגלל הסתבכויותיו הפליליות ונכשל פעם אחר פעם להגיע לרוב של 61 מנדטים בכנסת, לאחר שעשה כל תרגיל אפשרי, גם אם לא לגיטימי, כדי למנוע מיושב-ראש כחול לבן בני גנץ להרכיב ממשלה, לאחר שגם היום אינו מכיר ואינו מקבל את תוצאות הבחירות האחרונות ואיים במלחמת אחים, בני גנץ לצערנו נכנע, ובמקום לפעול להחליפו, נכנס איתו לממשלה ההזויה והמנופחת הזאת, ממשלה שמאות אלפי ישראלים הנמצאים במצוקה כלכלית מסתכלים עליה משתאים ומיואשים. זו לא ממשלת אחדות וחירום אלא ממשלת חסינות לנאשם בשחיתות. בשעה זו עיניהם של למעלה ממיליון אזרחים מובטלים ומאות אלפי בעלי עסקים שעסקיהם קורסים נשואות לבית הזה, עיניים מודאגות ואולי אף דומעות, בוודאי כועסים, לא יודעים איך ישרדו את המחר, ולנגד עיניהם שיירות של שרים, סגני שרים,

לשכות, של משרדים שבדמיונם לא יכלו לתאר את הצדקת קיומם. יושבים כאן אנשים שהם עצמם לא מאמינים שהסכימו להיגרר לחרפה הזאת. איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא קמים ואומרים: אנחנו לא משתתפים בחרפה הזאת? בשעה זו עיניהם של רוב-רובם של בוחרי מה שהייתה פעם כחול לבן מתבוננות בכם. אתם אלה שסיפרתם להם: ישראל לפני הכול. הולכתם אותם שולל בשביל ממשלת הבושה והחרפה הזאת, שקמה בזכותכם. אתם נותנים חסינות לשחיתות, נותנים לעצמכם הנחות גדולות מאוד. הפגנתם יחד והצהרתם הצהרות על ביצור שלטון החוק, חומת מגן לדמוקרטיה, אבל ברגע האמת, ועוד מעט כאן, מעל הדוכן, תישבעו אמונים לא למדינת ישראל, שהרי אתם לא פועלים בטובתה, אלא לנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, ותיתנו לו מבצר משפטי, חסינות, חומת מגן. זו קריסה ערכית. קרסתם פוליטית וערכית, ואין במהלך שבו בחרתם לא מנהיגות ולא דוגמה אישית. יש בו קלון שייזכר לכם לדיראון עולם.

תהליך הרכבת הממשלה מביך. נראה לי שמישהו רוצה לכתוב את ההיסטוריה של ישראל בעת החדשה ולספר לדורות הבאים שעד שהוא הגיע ומונה לראש ממשלה היו פה רק תפוזים, כאמירה המביכה שיצאה מביתו, ואחריו הכול נחרב. יאיר לפיד ואני החלטנו לשמור את אמון מצביעינו ולבנות אלטרנטיבה שלטונית בסיעה משותפת. גם אם התווכחנו ונתווכח בנושאים מסוימים, בנושאים המהותיים והחשובים יותר מכול למדינת ישראל ולחברה הישראלית אנחנו מסכימים, מחויבים ומגויסים לשרת את הציבור שאנחנו שליחיו ולהילחם על נושאים אלה בכל כוחנו כדי להביא לעתיד טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל, לילדינו ולנכדינו. הממשלה הרעה הזאת לא תזכה לאמוננו, ונפעל להפילה ולהחליפה בממשלה שמדינת ישראל ואזרחי ישראל ראויים לה. תודה רבה לחבר הכנסת משה יעלון. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מוסטפא יונס, צעיר בן 26, הוצא להורג ביציאה מבית החולים שיבא לפני כמה ימים רק בגלל שהוא ערבי, כי אנשים שיושבים כאן בונים ממשלות ומעצבים מדיניות ובונים דעת קהל או תרבות חינכו את קבוצת השומרים שהוציאה אותו מהרכב וירתה בו כעשר יריות כי הם משוכנעים שדם של יהודי שווה יותר. רבותיי, הדם של מוסטפא יונס ירדוף את אלה שהסיתו, ירדוף את אלה ששיבחו וירדוף את אלה שהצדיקו. מי שירה בצעיר לעיני אימו וללא שום התנגדות או מאבק הוא פושע. רבותיי, מאז שנת 2000 נהרגו בישראל 58 אזרחים ערבים על ידי כוחות הביטחון והמשטרה ללא שום עונש וללא שום משפט כלפי אף רוצח. הרי מותר להרוג ערבי ללא חשש מעונש. תרבות זו, אדוני היושב-ראש, קיבלה חיזוק משמעותי בשנים האחרונות, כאשר ראש הממשלה היה המסית העיקרי כלפי האוכלוסייה הערבית, והוא בעצם התיר את דמה. כולנו זוכרים את הופעות האימים וההפחדה וההסתה שהוא יצא בהן בשנים האחרונות. מציאות זו מובילה אותנו ישירות לקווי היסוד שהונחו על שולחן הממשלה ולהקמת הממשלה היום, קווי יסוד שמכריזים בעצם על הקמת משטר אפרטהייד באופן רשמי, אבל בהסכמת כחול לבן ושארית מפלגת העבודה. במשטר זה מדברים רק על ארץ ישראל.

לא מדברים על מדינת ישראל, מדברים על ארץ ישראל, מדברים על ישראל דתית יותר, מדברים על עליונות יהודית בחוקי-יסוד. במשטר זה אין כיבוש ואין צורך בשלום ואין צורך בשוויון. ברור לנו שממשלה זו תהיה מסוכנת עבור כל האזרחים, עבור כל הנתינים ועבור אלה שנמצאים תחת כיבוש. קווי היסוד וההסכם הקואליציוני מחזקים את תפיסתנו ומראים באופן הנהיר ביותר את מסוכנות הממשלה ואת היעדר כל אלטרנטיבה. הממשלה מסוכנת כי אנחנו קוראים ורואים גידול בתאוות הבצע של פרויקט ההתנחלות והכיבוש ואת הרצון העז לצמצם את מרחב הדמוקרטיה המצומצם ממילא והעמקת העליונות היהודית, ולאחרונה, העליונות של היהודים הנמנים עם קו רעיוני מסוים בלבד. זה לא מספיק שתהיה יהודי, אתה צריך להיות או לתמוך בקו רעיוני מסוים. יתרה מזו, הממשלה מסוכנת כי לא קיימת אלטרנטיבה רעיונית או שלטונית בנוף הפוליטי, במערכת, בכל המערכת המפלגתית, ואני אומר זאת כי אני קראתי ולמדתי את רוב המצעים הפוליטיים של המפלגות בבית זה, מי שעדיין מפרסם מצע פוליטי. מאז 2013 יש עתיד לא הציעה חלופה מדינית או פוליטית. הם הלכו על התחום החברתי והכלכלי וחשבו שאולי ככה ישכנעו את הבוחר הישראלי,

אירועי 2011 והמחאה החברתית. גם מפלגת העבודה הפסיקה להציע אלטרנטיבה פוליטית ומדינית משנת 2013, והייתה זו שלי יחימוביץ' שאמרה שההתנחלויות אינן חטא, והרצוג אמר ב-2015 שאף התנחלות לא תפורק. חשבו שאם יתחנפו לפרויקט ההתנחלותי ויבליטו את המצע הכלכלי-חברתי אולי יצליחו למשוך קולות, ונכשלו בזה.

חבריי חברי הכנסת והאזרחים, הלבנת הסיפוח ובעצם הדיבור על הסיפוח החלו בשנת 2013. מה שנותר או מה שנשאר כאלטרנטיבה פוליטית אמיתית, לא ציונית, אומנם, הוא הרשימה המשותפת, היחידה שמציעה שוויון מהותי אמיתי ללא הבדלי בין דת, גזע ומין, מציעה משטר דמוקרטי מהותי, כיבוד זכויות אדם, מאמצת ערכים ליברליים, מכבדת זכויות קולקטיביות ומבהירה כי רק כך ניתן להבטיח את הכבוד והשוויון והקיום של כל פרט וכל קבוצה. נא לסיים. מכאן אנחנו לקוראים לכל האזרחים: אל תתבשמו בשיכרון הכוח ואל תתפתו לעוצמה הרגעית. משטר אפרטהייד יכול להתקיים רק בזכות דיכוי ונישול של כל מי שאינו תומך בפרויקט, ולא בהכרח רק כלפי הערבים. ההיסטוריה לימדה אותנו שלכל פעולה יש תגובת נגד. יש לנו שתי אופציות: או שכולנו נשלם מחיר, מחיר האפרטהייד והמאבק בו, או לחלופין ניהנה ממציאות שונה, ללא עליונות, ללא דיכוי וללא הסתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, ואחריה, חבר הכנסת יואב בן צור.

לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, היום הזה הוא יום בשורה לציבור בישראל, יום שבו אנו שמים קץ למחלוקת פוליטית ארוכה. למעלה מ-500 ימי משבר פוליטי מסתיימים היום עם בשורה על הקמת הממשלה השלושים-וחמש. מדינת ישראל הייתה בטלטלה שלוש מערכות בחירות רוויות יצרים ומחלוקות, שלוש מערכות בחירות שגם איימו לא אחת על המרקם החברתי העדין שבו אנו חיים, שלוש מערכות בחירות שחידדו את המפריד ולא את המחבר, שלוש מערכות בחירות שמסתיימות היום באמירה של רוב העם ורוב הבית הזה: כן לממשלת אחדות ולחיפוש וחתירה אחר המחבר ולא המפריד. רוב נבחרי הבית הזה, מימין, מרכז ושמאל, הגיעו לתובנה שנשלחנו לשרת את הציבור באחריות, בפרגמטיות פוליטית והבנה שישנם רגעים בהיסטוריה של אומה שצריך לפעול ביחד. אני גאה שראש המפלגה שלי, ראש הממשלה החליפי רב-אלוף במיל' בני גנץ, ידע לקבל את ההחלטה האחראית, הקשה והאמיצה, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ללכת יחד לכינון הממשלה הזאת. במציאות הפוליטית שבה אנו נמצאים נדרש כל אחד בצד שלו לעשות ויתורים, ויתורים לא קלים ואפילו קשים, כדי להזכיר ולזכור שבראש ובראשונה אנחנו כאן, נבחרי ושליחי ציבור, אמורים לעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל ורווחתם, ובטח לא לגרור את המדינה לבחירות נוספות. אני יודעת שיש גם רבים שחושבים אחרת, ובהם יושב-ראש האופוזיציה החדש חבר הכנסת יאיר לפיד, שאומר בכנות, יש לי אליו הערכה והוקרה רבה על הדרך שעשינו, גם אם אנחנו לא מסכימים עכשיו, ואני בטוחה שגם אם יוביל אופוזיציה לוחמנית, הוא יוביל אותה כעניינית והוגנת, והיכן שניתן יהיה לפעול ביחד כך נעשה. בעיניי ובעיני רוב העם אחדות היא ערך בפני עצמו. אני בטוחה שהממשלה שלפנינו ואני בתוכה נשכיל לנצל את שעת הרצון שבה אנו מצויים כדי לעבוד במרץ, לעבוד במסירות, על מנת להחזיר את המצב לימים כתיקונם ולדאוג לכלל האזרחים ולכל חלקי החברה הישראלית בלי משוא פנים. קווי היסוד שהונחו על שולחן הכנסת בשבוע שעבר מסמנים את פתיחת הממשלה הזאת, ששמה לנגד עיניה תחילה את הסוגיות הנגזרות ממשבר הקורונה שפקד אותנו ואת כל העולם, ובהמשך, טיפול בעניינים חברתיים, כלכליים, רווחתיים ובענייני הביטחון. לסיום אומר: זו זכות להיות חלק ממשלת אחדות. ברמה האישית זו זכות גדולה בעבורי ובעבור קהילתי, יהודי אתיופיה בישראל, להיות השרה הראשונה שמושבעת לממשלה בישראל. זו לא רק אמירה, תהיה גם עשייה רבה. וזו גם הזדמנות לברך את סגן השר גדי יברקן, שגם הוא בתפקיד זה לראשונה באופן היסטורי. זו גם סגירת מעגל וזכות שקיבלתי את המינוי לשרת

ראש המפלגה שלי, שהיה שם ברגעים הדרמטיים במדבר סודאן כסגן מפקד שלדג כשהייתי בת שלוש ועליתי למטוס הצבאי שהחזיר אותי ורבים הביתה, לאחר מסע מפרך ולאחר אלפי שנות גלות. זו תמצית הסיפור הציוני. זה סיפור עם ישראל. זה הסיפור שלנו. ברוך אתה ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת השר יעקב ליצמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי המזכירה, ועכשיו כבר אפשר לומר חבריי חברי הממשלה, אני שמח שהאחריות ניצחה, שהתבונה והאחריות שלנו כמנהיגי ציבור ניצחו, ומעל הכול אני שמח על ניצחונה של המדינה כמדינה יהודית. אין לי ספק שחברי האופוזיציה ינאמו נאומים חוצבי להבות בגנותה של הממשלה החדשה, על מספר השרים, מספר התיקים ועל עוד עשרות דברים שלדעתם היה ראוי שייעשו אחרת, אבל אני רוצה לומר מכאן לאזרחי ישראל:

מחול השדים של בחירות חוזרות ונשנות נגדע,

יש הנהגה למדינה, סוף-סוף אנחנו, כשליחי ציבור, יכולים לחזור לעבוד ולשרת את הציבור, להחזיר את המשק למקום שבו הוא היה טרם מגפת הקורונה, לשקם את הכלכלה, לסייע לעשרות אלפי מובטלים ועסקים קורסים, להציב את המדינה על המסלול הנכון ולגבש את חוסנה הכלכלי והחברתי. שאף אחד לא ישלה אתכם, האלטרנטיבה היחידה לממשלה הזאת היא בחירות חוזרות. ואני שואל אתכם: האם מישהו שיש לו אחריות כלפי המדינה יכול לומר שבחירות רביעיות בעיתוי הנוכחי, כשהמדינה מתמודדת עם אחד מהאתגרים הגדולים בתולדותיה, זה טוב למדינה? בהזדמנות זו אני רוצה להאיר בזרקור על כל אותם מלבי שנאה, הסתה ושיסוי, שבמהלך תקופת הבחירות לא בחלו בשום דבר, גם לא ביצירת קרע בעם בין ציבורים שונים, בין דתיים לחילונים, בין חרדים לשאינם כאלה, והיום הם משלמים את המחיר. הם הפכו למיעוט שולי וזניח בשולי האופוזיציה המצומקת, נטולי כל השפעה, ולא בכדי. אין כאן שמחה לאיד, חלילה, אבל אני בהחלט שמח שקמפיין השנאה וההסתה

שהממשלה והעם אמרו את דברם: לא עוד ליבוי שנאה, לא עוד הסתה, לא עוד ככל העמים בית ישראל. העם ברובו רוצה וחפץ במדינה יהודית עם צביון יהודי, ומעל הכול, העם רוצה אחדות, כי כוחנו כאומה באחדותנו. ביום הזה, כשאנחנו עומדים בפתחה של ממשלה חדשה, אי-אפשר שלא להעלות על נס את השושבין הראשי, שבלעדיו ככל הנראה עדיין היינו נתונים בלופ הבחירות החוזרות, את מי שהכינוי "המבוגר האחראי" דבק בו, יושב-ראש תנועת ש"ס, שר הפנים ושר הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי. הרב דרעי הוכיח שוב את האחריות שלו, את האחריות של תנועת ש"ס למדינה, לצביונה היהודי, לאזרחי המדינה ולכלכלה. זה לא סוד שהרב דרעי הוא הכוח היוזם והמניע להקמת הממשלה, בתבונה, באחריות, ולא פחות חשוב מכך, בנחישות. הרב דרעי הפעיל את מיטב כישוריו הפוליטיים וניסיונו הרב כדי לייצר יש מאין, לעשות שוב את הבלתי-ייאמן, ובמלאכת מחשבת ניצח על מלאכת הרכבת הממשלה שאנו עומדים היום בפתחה. אני רוצה לומר מכאן בשם אזרחי ישראל, בשם אלפי מובטלים ועשרות אלפי עסקים קורסים, לרב דרעי: תודה. הצלחתך, הצלחתנו, הצלחתך, הצלחת מדינת ישראל, הצלחתם של אזרחי המדינה, שמה שהם מצפים מאיתנו ברגעים אלו, להחזיר אותם לשוק העבודה, להניע את הכלכלה, תודה.

ולא פחות חשוב מזה, לאחד ולגבש את העם להיות עם אחד ומאוחד. אני קורא מכאן לחברי האופוזיציה: תפקידה של האופוזיציה להילחם, להתיש ולעשות את הכול למען פיזור הכנסת, אבל אנא, לא עכשיו. לא זה הזמן ולא זו השעה. עכשיו הזמן לגלות אחריות, להישיר מבט בעיני אזרחי המדינה ולתת להם,

את התקווה והאופטימיות לעתיד טוב יותר. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. השר חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה. איזה אחריות, יואב. אחריו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

מדינת ישראל, בעצם כל העולם, מנסים להתאושש ממשבר הקורונה. אני מקווה שאכן אנחנו נמצאים ביציאה וללא גל שני, בעזרת השם. ליבי עם משפחות המתים, מעל 250, לא קל. כל אחד הוא עולם ומלואו. ליבי עם החולים, שחלקם במצב קשה, ואני מאחל להם רפואה שלמה בקרוב. כפי שאני אומר, אייר זה חודש של "אני ה' רופאך", סגולה לרפואה. ליבי עם מאות אלפים שחווים קשיים כלכליים בעקבות המצב. אנו נדרשים לתהליך שיקום המשק, וזה אתגר גדול לממשלה ולשר האוצר, ידידי ישראל כץ. אבל קודם כול אני רוצה להגיד על התמונה הכוללת. אנחנו, מדינת ישראל, בין הכי נמוכים בעולם, כמעט בין הכי טובים. אני רוצה להזכיר לכולכם, על אף שיש כמה וכמה עיתונאים שלא רוצים שנזכור את זה ומשכיחים את זה מהציבור, שאני זה שמנעתי בלילה הראשון, בחמישי בלילה, מייד כשהתחיל הסיפור, את כניסת המטוסים של סין ואיטליה, ולא נתתי להם לנחות בנתב"ג. הייתה מלחמת עולם נגדי. השגרירים הגיעו לחמ"ל בתל אביב, וגם משרדי ממשלה כאן, ואני לא מדבר על משרד החוץ. כולם היו נגדי: למה אני עושה את זה, אני הורס את היציבות ואת היחסים הבין-לאומיים. התעקשתי ולא נתתי בשום אופן שהם ייכנסו לארץ. זו הייתה ההתחלה, ומשם אנחנו הקפדנו לא להכניס אנשים, להקפיד לגבי כל אחד וההיסטוריה שלו, איפה הוא היה, הבדיקות. הקפדנו על כל אחד שנכנס לארץ ועל הבידודים. זו הייתה ההתחלה, משם התחלנו. בעזרת השם היינו נמוכים. זו צרות עין של כמה אנשים שאף פעם לא הזכירו את זה, רק יתקפו אותי על זה. ברכותיי לשר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין, שאני מכירו מקרוב, ואני בטוח שבעזרת השם יצליח בתפקידו החשוב והמאתגר. אהיה לצידו בכל מה שצריך ושיבקש. אני נערך לעסוק בבינוי, בזכות של כל אזרח לקורת גג, ולא משנה לי אם הוא חילוני,

חרדי, ערבי. לכולם מגיעה קורת גג. נכון, רבותיי, שלא תהיה לכם טעות: גם לחרדים מגיעה קורת גג. מי שקיפחו כל השנים, בהחלט מגיעה להם קורת גג. אני לא מתבייש לומר שאני אחפש לתקן את העוול, אבל אני מדגיש, חד-משמעית, שאני אדאג לכולם. כל תוכנית תהיה תוכנית לאומית, ויהיה שוויון לכולם, ונקפיד על כל הכללים, אבל אין שום בושה להגיד שאני אדאג גם לאלה שקופחו. יש לנו כאן חוקים של תיקון עוולות וקיפוחים. יהדות התורה הצליחה לאורך כל מערכת הבחירות, לאורך המשא ומתן עם הליכוד, דבקות במטרה, עמידה על עקרונות וערכים שחשובים לנו: הצביון היהודי ומסורת ישראל והסטטוס קוו. שוב הוכח שמי שנלחם במסורת ישראל, בשבת קודש ובציבור החרדי סופו שינחל אי-הצלחה. אנחנו רואים את זה, אדוני היושב-ראש, גם עם לפיד וגם עם ליברמן. ברצוני לברך את ראש הממשלה ואת יושב-ראש כחול לבן בני גנץ ואת השרים המיועדים שנעבוד ביחד ונתקן את החוקים שאנחנו צריכים לתקן, בעזרת השם. זה ניצחון? אני לא יודע מה זה ניצחון אצלך. הוא ממש לקראת סיום. אתה בטח רוצה לשמוע את אביגדור ליברמן, אז אני מציע שתיתן לו ותאפשר לו לסיים את דבריו. אתה קורא לזה ניצחון? בבקשה, אדוני השר.

אולי תסביר לי מה זה ניצחון. זה ניצחון שיש מיליון מובטלים? זה ניצחון? אני מציע לך, אדוני, את האנטישמיות שיש לכמה אנשים אצלך במפלגה, שיורידו את זה.

תחזור בך. תחזור בך מהמילה.

תודה רבה לשר, חבר הכנסת יעקב ליצמן. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. איתן, היית צריך לעצור אותו כשהוא אמר את המילה "אנטישמיות". היית צריך לעצור אותו, כי זו הוצאת דיבה. תתבייש. בבקשה, אדוני, תשע דקות מלאות. אלי, אומנם לא התכוונתי להתייחס אל ליצמן, אבל אני כבר אנצל ואתייחס גם אליו. אדוני היושב-ראש,

לאחר משבר פוליטי ממושך, שהתחיל עם פיזור הכנסת ב-26 בדצמבר 2018, קמה לנו ממשלה, ממשלת פארסה, אפילו לא ממשלה אלא בדיחה גרועה, בדיחה עלובה. כדי לא לבזבז זמן על כל הביזיון שמתרחש לנגד עינינו, הייתי מסכם את הבדיחה העלובה הזאת בפרפרזה על השיר הידוע "איזו מדינה, מיוחדת במינה": איזו מממשלה, הכי גרועה שאי פעם קמה לעם היהודי מאז ומעולם. אבל למרות זאת קמה לנו ממשלה חדשה, וחייבים לברך על משהו. ראשית, אני אברך את השר הכלכלי המיוחד מר משה פייגלין, שר כלכלי בכיר מיועד. אתם אולי זוכרים את מסיבת העיתונאים ב-29 באוגוסט 2019. כמו תמיד, ראש הממשלה דיבר בפתוס על כלכלה ליברלית, על לגליזציה, על יבוא קנביס, ואפילו חתם על הסכם, בשם הליכוד, עם מפלגת זהות של פייגלין. אז, אדוני השר המיועד מר משה פייגלין, אני מציע לך למסגר את ההסכם שחתמת עם ראש הממשלה. תנסה למכור אותו ב-eBay, זה הדבר היחיד שאתה יכול להרוויח מראש ממשלתנו, וכנראה שיהיו הרבה קונים לחתימת המקור של בנימין נתניהו. אני רואה פה, אני רוצה לברך את שר החינוך המיועד כבוד חבר הכנסת הרב רפי פרץ, שנשבר תחת הלחץ הכבד שראש הממשלה הפעיל ברגעים האחרונים, ושבר את ההסכם עם איתמר בן גביר וחבר למפלגת ימינה ברגע האחרון. אני זוכר את הדרמה בשידור חי. דקה לפני סגירת הרשימות הגישו את הרשימה, ומה שהתברר אחר כך הוא שראש הממשלה הבטיח לרב רפי פרץ: לא משנה מה תהיינה תוצאות הבחירות, אתה שר החינוך הבא של ממשלת ישראל. אתה שר החינוך הבא של מדינת ישראל. גם אם חברים שלך בימינה ידיחו אותך, אני, ראש הממשלה בנימין נתניהו, דואג לך. אני שומר לך את תפקיד שר החינוך. אז ברכותיי לשר החינוך המיועד רפי פרץ. עכשיו אני רוצה לברך את שר האוצר המיועד מר ניר ברקת, עוד דרמה פוליטית, שהתרחשה ב-13 בפברואר 2020. בכנס בחירות באור יהודה הצהיר ראש הממשלה נתניהו: ביקשתי מניר ברקת להיות שר האוצר המיועד של ממשלת הליכוד הבאה. אז, ברכותיי לכל השרים המיועדים. נוכחתם לדעת שיש לנו ראש ממשלה נדיב, שמפזר ברוחב לב את הצ'קים, רק הבעיה היא שהצ'קים שלו הם ללא כיסוי. כמובן שברכותיי לחברים במפלגת ימינה, שחתמו אין-ספור פעמים על הצהרת נאמנות לנתניהו. איך נכתב בביטאון השמאל הידוע ישראל היום? נתניהו השתמש בהם וזרק. עכשיו ברכותיי לשר החוץ המיועד, מר גבי אשכנזי. אני לא יודע אם תפרת כבר חליפה מתאימה למעמדך החדש כשר החוץ, אבל יש מי שדואג לך, בעל המתפרה הכי גדולה במדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא כבר תופר לך, אומנם לא חליפה אלא תיק, אבל תופר בנחישות ובמיומנות רבה. ובהקשר הזה אני נזכר בעוד כנס של הליכוד ממערכת הבחירות האחרונה במגדל העמק, ב-25 בפברואר 2020, כפי שמתואר באתר מאקו, ואני מצטט: ראש הממשלה קרא להסיר את צו איסור הפרסום מהקלטות אשכנזי-מנדלבליט וטען כי אחרי שההקלטות יתפרסמו גבי אשכנזי ייאלץ לפרוש מהפוליטיקה. לדברי נתניהו, בהקלטות הרמטכ"ל לשעבר נשמע מתבטא בחריפות נגד העדה הדרוזית. אלו אמירות מזעזעות, זו בושה. כאשר אני רואה את כל הפרסומים בעשרה ימים האחרונים בנושא הקלטות אשכנזי-מנדלבליט אני שואל את עצמי: למי יש עניין שתוכנן יתפרסם? תנסו לנחש: מי עומד מאחורי זה? למי הייתה גישה להקלטות שבית המשפט הוציא צו איסור פרסום לגביהן? אז אדוני שר החוץ, אני אומר לך, מי שעומד מאחורי כל זה, מי שמעורב באופן אישי באופן פעיל בכל המהלך הנבזה הזה, ולא רק מעורב אלא נותן את הטון, נותן את ההוראות ומוביל את כל המהלך, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה שבטוח, משעמם כנראה לא יהיה. עכשיו אני רוצה להתייחס להסכם הקואליציוני עם המפלגות החרדיות, ודבר ראשון, לחוק הגיוס. כבר שנים מלווה אותנו מחלוקת חריפה בתוך העם בנושא השוויון בנטל. בחודש יולי 2018 הובא סוף-סוף לכנסת חוק גיוס בני הישיבות, כהצעת משרד הביטחון, לא של פוליטיקאים אלא של משרד הביטחון. החוק עבר בקריאה הראשונה וזכה לשבחים מכל עבר, וקודם כול מראש הממשלה עצמו, שאמר שמדובר בחוק ממלכתי ומאוזן. אחרי ההצבעה בקריאה הראשונה לפתע פתאום הודיע שר הבריאות דאז, השר יעקב ליצמן, שהוא מתנגד, ומה הפלא, ראש הממשלה התקפל מייד. מה שמופיע בהסכם הקואליציוני עכשיו זה חוק מרוקן מתוכן, עלבון לכל אלה שמשרתים בצה"ל, משרתים במילואים, עובדים ומשלמים מיסים. אבל מה שמופיע בסעיף 10 בהסכם עם יהדות התורה, ובמקביל גם בהסכם עם ש"ס, זה לא רק התחייבות לחוק בגרסת מועצת גדולי התורה אלא התחייבות גם להעביר חוק להשתמטות מצה"ל במסלול עוקף בג"ץ, אם בג"ץ יתערב. אני רוצה לראות איך שני רמטכ"לים לשעבר יצביעו על חוק השתמטות במסלול עוקף בג"ץ. דווקא על רקע הקורונה והעבודה המצוינת שעשו חיילי פיקוד העורף בבני ברק ובשכונות החרדיות בירושלים וביישובים הערביים היו צריכים להגיע למסקנה הפוכה, שחייבים לגייס את כל תלמידי הישיבות ואת כל בני המיעוטים לשירות פעיל במסגרת פיקוד העורף, להקים שם חטיבה נפרדת לחרדים וחטיבה נפרדת לבני מיעוטים, שיטפלו בנושאים קהילתיים במסגרת השירות הצבאי בתוך הקהילות שלהם. לכן אני מודיע מראש שברגע שחוק הגיוס יעבור בנוסח של מועצת גדולי התורה, באותו רגע אני אגיש עתירה לבג"ץ. ומי בכלל קבע שאסור לשרת בצה"ל ולהיות לוחם? יהושע בן נון היה לוחם, דוד המלך היה לוחם, כנראה בכלל היה שובב גדול, אהב לתצפת מהגג. ומי קבע שאסור לעבוד? אתה יודע, אני קורא, אחד מגדולי ישראל, אולי הגדול שבהם, רמב"ם, הוא כותב בספר המונומנטלי שלו, ההלכתי, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה: כל מי שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילול השם. כל מה שאנחנו שומעים מההנהגה החרדית בכנסת זה חילול השם.

יתרה מזו, מוסיף רמב"ם: וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון.

אנחנו נהיה אופוזיציה אמיתית, אופוזיציה לוחמת, אנחנו נתווכח עם הממשלה בכל הנושאים: כלכליים, ביטחוניים, דת ומדינה. אנחנו נציג אלטרנטיבה שלטונית אמיתית ויעילה שתדאג לכלל ישראל, ולא למגזר מסוים ולא לאדם מסוים.

תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת השר נפתלי בנט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו יוצאים היום לאופוזיציה עם גב זקוף. הרבה שאלו אותנו למה לא נכנסנו. היו כבר הצעות לשלושה שרים: שר לענייני כלום, שר לענייני לום

זאת אומרת, הוא פיצל את זה. ואני אגיד לכם למה, כי המטרה הייתה להכניס אותנו נטולי כוח ונטולי מצפן. לא בכדי ראש הממשלה לא יושב פה כרגע. אנחנו מציגים תקווה, אנחנו מציגים דרך, ולאורך כל העשור האחרון, כשהיינו אנחנו היינו המצפן והעוצמה ועמוד השדרה של הממשלה, וכשלא היינו הממשלה הייתה נטולת עמוד שדרה. נתניהו בלי עמוד שדרה ערכי משחרר 1,000 מחבלים, אבל כשאנחנו בפנים, מנענו שחרור מחבלים ישראלים. נתניהו בלעדינו, בלי עמוד שדרה לאומי, דוהר לכיוון מדינה פלסטינית, ובשיא האופל, בשיא החושך, הצגנו את תוכנית הריבונות שהיום הוא נשבע לקיימה. נתניהו בלעדינו מינה מאות שופטים אקטיביסטים, התגאה כמה הוא שומר, עומד על המשמר לשמור על בית המשפט העליון, אבל כשנכנסנו, שרת המשפטים שקד מינתה מאות שופטים שמרנים. הדיל היה: תמכרו את הנשמה שלכם, תיכנסו פנימה, תקבלו ג'וב, אבל אז אתם תהיו בפנים ולא תוכלו להמשיך להילחם. ולא קל, כי בצוק איתן נלחמתי כאשר החלופי והמרכזי, גנץ ונתניהו, התנגדו בכל מאודם ופחדו להיכנס ולהשמיד את המנהרות, אבל בגלל המאמץ, בגלל הלחימה, השמדנו. בקורונה,

קואליציה שאומרת שלא צריך בדיקות, לא צריך מלוניות, הלכנו ועשינו. זה לא קל, כי נתניהו מעדיף לידו גמדים, חלשים,

אז אנחנו יוצאים בראש מורם, ואני פה רק אומר כשר הביטחון עדיין בדקה זו: אויבי ישראל בוחנים, בוחנים אותנו. חצי השנה האחרונה הייתה חצי שנה של עוצמה אל מול איראן בסוריה, אל מול חמאס וג'יהאד בעזה. בכל הגזרות הם ראו עוצמה גדולה. והם בוחנים. אני מקווה ומאחל שלא נחזור לימים של חולשה, הבלגה, הכלה וכל מיני מילים גדולות שמסתירות היעדר מצפן. תודה רבה לשר נפתלי בנט. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה, אדוני, שש דקות. אדוני היושב-ראש, אתמול שהיתי שעות רבות בביתם של ברוך ונאווה, הוריו של עמית בן יגאל, לוחם סיירת גולני שנפל בשבוע שעבר בפעילות מבצעית. הכרתי את עמית ואף חגגתי עם הוריו, שהם חבריי שנים רבות, את בר-המצווה שלו.

צף בעוצמה רבה הוויכוח אם לאפשר להורים לחתום על אישור לבן יחיד לשרת ביחידה קרבית. סיפרתי להם על אמירה משמעותית שאמר לי חברי חבר הכנסת בני גנץ, על כי בעת כהונתו כרמטכ"ל סוגיה זו העסיקה מאוד את כל המערכת, ובסוף הוא הגיע למסקנה כי זה הדבר הנכון, לאפשר למשפחה להחליט. נטילת הזכות הזאת מהמשפחה היא מעשה אנטי-ישראלי. האמירה הזאת הדהדה אתמול בבית, הבית הזה שהפך סמל ודוגמה לערבות הדדית ולנתינה בחברה הישראלית.

למרות גילו הצעיר, תרם מעצמו למען אחרים לא רק בצה"ל אלא בכל מקום שבו דרכו רגליו. אני שולח מפה תנחומים, חיבוק גדול וחיזוק למשפחה בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד. כבוד חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להשבעת ממשלה חדשה, והשבעת ממשלה חדשה היא אירוע בחייה של האומה. כל ממשלה שקמה מסמלת סיום תקופה והתחלה של תקופה חדשה. לא צעדנו על שביל הזהב אל הממשלה שקמה היום. קרוב לוודאי שכל אחד מאיתנו, אם היה יכול, היה בוחר להרכיב ממשלה אחרת, קטנה יותר והומוגנית יותר.

נבחרי הציבור, הובלנו במודע את מדינת ישראל לשלוש מערכות בחירות במטרה להשיג תשובה חד-משמעית מהבוחר הישראלי, שלוש מערכות בחירות קשות ולא פשוטות, שלוו במלחמות פרסונליות ומלחמות ערכיות,

כואבות ומצלקות. משאבים עצומים הושקעו בשלושה ניסיונות להכריע, אך זה לא קרה. כמעט נגררנו למערכה רביעית, שהייתה יכולה להיות הקשה מכולן, וספק אם הייתה מביאה בסופה להכרעה.

עלינו להביט אל המציאות הפוליטית כפי שהיא, ולא כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה. גם אי-הכרעתו של הבוחר היא אמירה כלפינו. תפקידנו הוא להסתכל על מצב המדינה, מצב החברה הישראלית והמציאות הפוליטית ולהעמיד את האינטרס הציבורי הישראלי בראש סדר העדיפויות. זהו אינו יום חג, אבל זהו אכן יום של הקלה גדולה ויציאה לדרך חדשה. אדוני היושב-ראש, לאורך כל שנותיי כיהנתי ושירתי את המדינה. הייתי חלק מרגעים שנגעו לאושיות חייה של מדינת ישראל והעמידו את הדמוקרטיה הישראלית במבחנים קשים, ויכוחים מרים, סביב הסכמי השלום, נסיגה משטחים, רצח ראש ממשלה, זכויות חברתיות, יחסים בין יהודים לערבים ובין חילונים לדתיים. למליאה הזאת תמיד הייתה היכולת לספוג. לקירות העוטפים את משכן הכנסת יש תכונה שהם יכולים להכיל את האירועים הקשים ביותר. פה טמונה עוצמתה של הדמוקרטיה הישראלית. היו זמנים שבניין הכנסת ספג אבנים, אפילו רימון הושלך על הבית הזה. אבל לאחר יותר מ-30 שנות כהונה אני יודע לקבוע שהסכנה האמיתית הטמונה לבית הזה היא בעוצמתן של המילים הרעות. לצערי, הרבה מילים רעות ספג הבית הזה בעת האחרונה, מילים שפוסלות את הלגיטימיות של 20% מאזרחי ישראל, מילים רעות שנשמעו כלפי הציבור החרדי והאשמות הדדיות בין מחנות פוליטיים שחצו כל גבול. כל אלה היו מילים רעות שהפכו למדיניות פוליטית חסרת אחריות של פסילות וחרמות, שמייצרת איום מוחשי על המרקם החברתי והאזרחי שעליו מושתתת מדינת ישראל. אזרחי ישראל כולם היו כלואים בתוך קמפיין בלתי נגמר שפתח והרחיב פצעים רבים בחברה הישראלית, פצעים שממשיכים לדמם עוד ועוד. למדורת השנאה והפילוג שפכנו כולנו דלק במשך יותר משנה, ואני מלא תקווה שהקמת ממשלת האחדות השוויונית תשפוך מים צוננים על אותה אש שמאיימת לשרוף כל סיכוי לערבות ההדדית, דו-קיום וסבלנות לאחר. אני רואה ביכולתי להתמודד ולקדם פיוס לאומי, ריפוי ואיחוי של היחסים בין אדם לאדם ובין קהילה לקהילה בישראל את אחד היתרונות החשובים ביותר בהצטרפותי לממשלה. עלינו לחדול מהרטוריקה שמחלקת את אזרחי ישראל לכוחות האור מול כוחות החושך, טובים מול רעים, בוגדים מול צודקים. עלינו להיגמל מהציניות ולהתנער מהכינויים המכוערים ומהלגלוגים ההדדיים. אם נחיל זאת על עצמנו תחילה, זה בוודאי יחלחל לכל האזרחים מן השורה. חברי הכנסת, מהמקום שבו אנו נמצאים היום, עלינו להפוך את המשבר הפוליטי הגדול ביותר בתולדות ישראל להזדמנות. הממשלה שתקום היום היא הממשלה המגוונת והמאוזנת ביותר שקמה בעשור האחרון, ממשלה עם ייצוג רחב למגוון הדעות והתפיסות בחברה הישראלית.

יהיו ויכוחים, יהיו מאבקים וניאלץ להתפשר, אך בזמן הזה, החשוב כל כך לאזרחי ישראל, אל לנו לדבוק בגישה של הכול או כלום. אל לנו לברוח מאחריות, גם אם היא דורשת מאיתנו לקבל החלטות קשות. שום צד לא ישיג בממשלה את כל מבוקשו. שום צד לא יגיע למימוש מוחלט של היעדים שהציב במערכת הבחירות. אני מגיע לממשלה הזאת עם אג'נדה כלכלית סוציאל-דמוקרטית, שונה מאשר של חלקים בקואליציה, אבל גם שונה משל חלקים באופוזיציה. אני מביא איתי לשולחן הממשלה תפיסה מדינית המאמינה בשלום ובפתרון של שתי מדינות לשני עמים. התפיסה הזאת שונה מתפיסתם של חלקים בממשלה שרוצים בסיפוח חד-צדדי. היא שונה גם מתפיסת העולם של חלק מחברי האופוזיציה, התומכים בריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון.

אני מכבד ומעריך את חבריי שבחרו לשרת את העם באופוזיציה. רבים מכם שותפים שלנו למאבקים האידיאולוגיים כבר שנים רבות. אני שומע את הביקורת, מקבל אותה בהבנה. עמדתכם לגיטימית כמו עמדות אחרות. גם אני וגם חברי איציק שמולי, שר הרווחה המיועד, מחויבים לערכים של שוויון, שלום וצדק חברתי, ונפעל לעשות הכול להגשמתם בתוך הממשלה, מתוך אמונה כנה שגוש כחול לבן והעבודה בראשותו של בני גנץ יכול להשפיע לטובה על חייהם של אזרחי ישראל כולם בצורה משמעותית רק דרך מוקדי קבלת ההחלטות. אני יודע כי המאבק לא יהיה פשוט. אחרי שנים רבות שבהן התפיסה החד-ערכית של שוק חופשי ושל כלכלה שהרעיבה את המערכות החברתיות, ובראשן את מערכת הבריאות, יצרה פערים והשאירה אוכלוסיות שלמות מאחור, עלינו לבנות כלכלה אנושית, כלכלה של צמיחה מכלילה, כלכלה שיוצאת ממשבר הקורונה ומצמצמת את האבטלה במהירות האפשרית, כלכלה שההשקעה בה תשרת את כל העשירונים בכל המגזרים, כלכלה שמובילה לצמיחה אך לא משאירה אף אחד מאחור, כלכלה שמתמודדת עם המשבר ומתקנת עיוותים של שנים רבות ביחס לעצמאים, בדאגה לשכירים ובחיזוק השקעה במפעלים ובתוצרת הארץ, כלכלה שבה הזכות להתפרנס בכבוד, לחיות בכבוד, להזדקן בכבוד, היא המחויבות של כולנו. אני בטוח שאמצא שותפים רבים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, שיסייעו בידינו לממש תפיסה זו. חברי הכנסת, דלתי תהיה תמיד פתוחה לרעיונות טובים ולמילים טובות, וסגורה הרמטית בפני דעות של גזענות, הומופוביה, דעות קדומות ומילים רעות. אדוני היושב-ראש, אני מקבל על עצמי את האחריות להיות חבר בממשלה, ואמשיך להיות שליח של כל אזרחי ישראל בלי הבדלי דת, גזע, מין או נטייה מינית.

תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ, ובהצלחה, יש לומר. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת צבי האוזר. חמש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, באחד הראיונות האחרונים נשאלתי מה הדבר שהכי מפריע לנו בממשלה, דבר אחד שצריך לשים עליו את האצבע והוא הבוטה ביותר בעינינו. חשבתי לרגע, ואז אמרתי שהדבר המפריע ביותר, הבוטה ביותר, החמור ביותר, זה ההכשר שנותנים כאן לנאשם בפלילים כראש ממשלה, נאשם בפלילים בעבירות חמורות, שלעבודה במקום עבודה זוטר לא היו מקבלים אותו, לא היה עובר את המבחן המינימלי של כניסה לשום מקום, לא רק שהוא ראש ממשלה, לא רק שהוא לא מתפטר, אלא רבים רבים נכנסים ונותנים לו לגיטימציה מלאה. אדוני היושב-ראש, היום תוצג בפנינו ממשלה שוברת שיאים, ממשלה ששוברת את שיאי הניתוק, הציניות והחוצפה, ממשלה שבמקום להיות תחת האלונקה, כמו שהם כל הזמן מדברים, היא עולה על האלונקה ומכבידה עוד יותר את הנטל על הציבור. הממשלה הזאת מבטלת היום את הכנסת. אין היום סתם חבר כנסת. גם חבר כנסת שנבחר ובעצם לא כיהן אפילו יום אחד בכנסת רגילה, לא העביר אפילו הצעת חוק אחת, הופך להיות שר, שר בכל מיני תיקים, רב-שר. אין חבר כנסת, חבר הכנסת זה לא, זה לא נחשב. הממשלה הזאת מחלקת גם מענקים שמנים, לא לעסקים הקורסים ולא למובטלים, אלא ג'ובים ומימון לכל מיני רסיסי סיעות ופלגי-פלגים ותיקי-תיקנים. אגב, תיקן: יש תיק ויש תיקן. תיק זה תיק ותיקן זה תיק קטן. תיקן זה גם שם של חרק,

כשעברתי על הנאום הזה בבוקר אז עוד לא היה שר המים. מאז שכתבתי אז נהיה גם שר המים.

כשחיברו את המים, מים בששון, חיברו אותם גם להשכלה הגבוהה. באמת, צריך דמיון פרוע לעשות את זה, אבל לא אכפת. כל גבולות הציניות נחצו. לא אכפת משום דבר. ניצן, חסר עוד שר אחד, שר לענייני אוויר אין. אה, את זה דווקא אתה תמצא הרבה. הרי מה יעשו כל השרים? יריבו ביניהם, יריבו ביניהם ויתעללו בציבור, כי קרעו אגפים ממשרדים,

במקום שזה יעבוד,

כי שרים יתקוטטו.

זאת תמיד הייתה שיטה של כל מיני רודנים למיניהם וכל מיני פוליטיקאים ציניים במיוחד: למנות אנשים לאותו תפקיד או לתת לאנשים תפקידים שאינם קיימים כדי שהם פשוט יריבו ביניהם ואז יבואו אליו והוא יחזיק את כולם קצר ויפסוק הכול. זו בעצם השיטה כאן. זו גם כנראה שיטה מצוינת למלחמה באבטלה: עוד ג'ובים למקורבים, עוד נהגים, עוד אנשי לשכה, עוד בזבוז עצום של כספי ציבור. גם מבחינת התוכן צריך להגיד אמת לציבור: הממשלה

משום שמאז 1967 לא קמה ממשלה שהתחייבה שחור על גבי לבן, כולל תאריך, לספח שטחים ולסגור את הדלת בפני פתרון שתי המדינות. גם ראשי ממשלה מהליכוד, אף אחד לא העלה בדעתו לספח שטחים, כי גם להם היו קווים אדומים. אבל הממשלה הזאת הולכת לשבור את כל השיאים, לפגוע בהסכמי השלום עם ירדן ומצרים, להתעמת עם כל העולם הערבי ולהעניק למתנחלים את הפרס הכי גדול שיש: סיפוח שטחים והתנחלויות וניפוץ הסיכוי לפתרון. והפתרון היחיד הוא שתי מדינות. ומי חתום על זה? גנץ, אשכנזי, פרץ, שמולי, חיימוביץ', זמיר, חתומים על הרס הסיכוי לשלום, חתומים על האלימות ושפיכות הדמים שיבואו, חתומים על ניצחון המשיחיות על הציונות, חתומים על הרס הציונות והפיכת ישראל למדינת אפרטהייד. במקרה כזה, מי צריך את ימינה בתוך הממשלה? אחרים כבר עושים לה את העבודה. גם בתחום דת ומדינה זו הולכת להיות ממשלה מחפירה. גנץ וכחול לבן,

אפילו בלי לעשות קולות של קרב, נכנעו לכל הדרישות, חילקו את כל התפקידים והג'ובים ועצרו את כל הרפורמות בתחום חופש הדת והחופש מדת: נישואין אזרחים,

תחבורה ציבורית בשבת, פוף, זכויות להט"ב, פוף. כל הבטחות הבחירות התאדו, נמוגו. בזמנו גנץ אמר: אני נותן להם דף ריק, שיכתבו שני שלישים, אני אכתוב שליש,

אז עכשיו נתן דף ריק, קיבל דף מלא, אמן ואמן, כן יהי רצון.

לממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, נא לסיים.

יש קווי יסוד מאוד ברורים. אומרים, מה זה קווי יסוד? יש קווי יסוד ברורים שאפשר לסכם אותם בארבע מילים, ארבע מילים:

מרמה, הפרת אמונים, כמו מכות מצרים: דם, צפרדע ותמרות עשן, שוחד תפקידים תמורת מרמה של הבוחר והפרת האמונים לשבת תחת נאשם עם כתב אישום. זאת ממשלה מושחתת שהציבור לא בחר בה, ממשלה שהשותפים לה מעלו באמון הציבור וגנבו את קולו, ממשלה שמספר שריה מעיד על עומק השחיתות שבה. היא נגועה, היא חולה והיא צריכה לשחד פוליטית את כל מרכיביה. תשמעו את הקולות מחוץ לבית הזה גם היום, העם שבחר בכם מתבייש וכועס. ממשלה שבראשה עומד נאשם בפלילים ושחבריה בגדו ברצון הבוחר. בושה. בושה.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת צביקה האוזר. בבקשה, אדוני. תשע דקות מלאות, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני עומד כאן כדי לדבר בזכות האחדות. אני עומד כאן כדי לטעון בגנות הפיצול, בגנות הריסוק, בגנות הריב והמדון בין חלקי אוכלוסייה, כן, כן, אותו משפט קצר אבל כל כך משמעותי בספר החוקים של מדינת ישראל, אבל גם בהוויה, במהות, באתוס של מדינת ישראל, של העם היהודי,

אלפיים שנה, בתצורות כאלה ואחרות כאן, בארץ הזאת, ושבשל פיצול, ריסוק, ריב ומדון עזב את מולדתו ושרד בשל האחדות, בשל פיוס, כאלפיים שנים ללא מולדת,

אדוני היושב-ראש, לאחר 500 ימים של משבר פוליטי אני חושב שהכנסת הזאת מגיעה להכרעה שתואמת את הכרעתו של הציבור, את החלוקה הקיימת בציבור הישראלי, את אותן מחלוקות שהביאו לאחר שלוש מערכות בחירות לתוצאות, או לאותה תוצאה חוזרת ונשנית, שממנה הייתה מסקנה פוליטית אחת, מסקנה אחת, שמבטאת או מייצגת אחריות לאומית, פיקחון ובגרות פוליטית. המסקנה הזאת היא אחדות. אני רוצה להגיד דברים בגנות המחטפים הפוליטיים, שאולי חלק מהאנשים בבית הזה התרגלו אליהם, רוצים אותם, חושקים בהם, נהנים מהם, בגנות הציניות, בגנות העמדה הבזה הלכה למעשה להכרעה הדמוקרטית, אלה שבשם המוסר רצו בכל הכוח לנהל פוליטיקה של זהויות עד התג האחרון, פוליטיקה של הכרעות על חודו של קול, פוליטיקה שכל מהותה מבוססת על הרעיון של "ייקוב הדין את ההר"; צדקנים שרוצים ורצו עד היום ממשלת מיעוט.

אתה מכיר את אותן שיחות שהיו כאן בפוליטיקה הישראלית: ממשלה של 47 ח"כים, "הצבעה אחת". היום אותם אנשים מדברים ככה גבוהה-גבוהה על מושגים של גנבת קולות, על ממשלה שהציבור לא בחר בה. אלה אותם אנשים שבאו ולחשו באוזניי ודיברו בפניי בזכותו של אותו רעיון עוועים של ממשלת מיעוט,

היה להם מה שמכונה בלעז ה-Read my lips, אבל ה-Read my lips הזה מייד איבד את משמעותו ככל שזה היה קשור לממשלת מיעוט. היו גם ציניקנים מהצד השני שרצו ממשלת 61, ממשלה צרה, שחשבו שאת אתגרי מגפת הקורונה, את האתגרים המדיניים של החלת החוק, את האיומים הכלכליים, את האתגרים הביטחוניים, את כל אלה ינהלו על חודו של קול ויכריעו וינסו על ידי אריתמטיקה של אדם אחד לאנוס את הצד השני. אלה וגם אלה טעו. הייתה לי חוויה אישית במשך השבועות האחרונים,

תוצאות הבחירות השלישיות, של שיחות, של הפגנות, של קללות, של צעקות, של גינויים, של הצקות, משני צידי המפה הפוליטית מה שנקרא: קיצוני כל המדינה התאחדו. נדהמתי לראות, בטח גם אתה מכיר את זה, שהשפה של שני הצדדים היא אותה שפה, הקללות הן אותן קללות, הבוז הוא אותו בוז. אבל דבר אחד ראיתי לאורך כל הדרך של בשבועות האלה, שהיו בהם עליות ומורדות עד שהביאו לתוצאה הנכונה והרצויה של ממשלת אחדות: אלה שבזו, שקיללו, שהפגינו לעיתים, מה שנקרא, בצורה מעליבה,

זכות ההפגנה היא זכות שנבחנת ברגעים קשים, לא ברגעים קלים. אבל הייתי אומר לך שיש כאן מיעוט, מיעוט צעקני, מיעוט קולני, מיעוט נרגן, ויש פה רוב שאמר את דברו, ורוב הציבור, ברחוב, בכל מקום שאליו אני מגיע, מגבה את ההחלטה הזאת. יהא האדם אשר יהא, הצביע למי שהצביע, בסופו של דבר יש כאן אחריות לאומית שהפוליטיקה הישראלית הציגה אותה והציבור הישראלי מגבה אותה.

ההכרעה הנכונה. זו, אדוני היושב-ראש, הבחירה של דרך ארץ. אחדות היא רעיון מסדר אידיאולוגי. ראינו את ממשלת האחדות של שמיר-פרס בין 1984 ל-1988. אני יכול להגיד לך שהפערים בין האנשים, האישיים והפוליטיים, של 1984 1988, היו גדולים הרבה יותר מהפערים שקיימים היום בין מרכיבי הממשלה הנכנסת, אבל ראינו את הישגיה של ממשלת האחדות של 1984 1988. אגב, אלה שמתנגדים היום לממשלת האחדות, שמקללים, שמגנים, שלועגים, שמצקצקים, הם אלה שהיו גם מתנגדים ב-1984 לאחדות, באותן מילים חריפות, באותן מילים בוטות.

היום מה תוצאות ממשלת האחדות או מה פועלה של ממשלת האחדות שהייתה אי-שם בשנות השמונים, שהצילה את ישראל מפני ריסוק כלכלי אמיתי, מפני הידרדרות בלתי נתפסת אל תהום כלכלי. ברור שאותה ממשלה של 1984 1988 הכינה את המסד לקליטה של יותר ממיליון עולים מארצות חבר המדינות, מה שבנה, יצק ויצר את מדינת ההזנק, סטרטאפ ניישן, שרבע מאה מאז אנחנו נהנים ממנה. זו ממשלה שיותר מכול הורידה להבות, ואחרי משבר פוליטי,

להזכירך, שנאה, ריב ומדון, החזירה שפיות לחוצות ירושלים, לרחובות ולערי ישראל. אדוני היושב-ראש, בין ממשלת אחדות לבין הליכה לבחירות, ברור היכן האינטרס הלאומי, מהו הדבר הנכון לעשותו. ואני יכול להגיד לך שהרוב הברור של חברי הבית הזה הצביעו ויצביעו היום למען אותו היגיון פוליטי מאחד. זה מה שהעם הצביע, זה לא מה שהצביע העם.

להוכיח כי אין לנו ארץ אחרת, אין מדינה אחרת. עת שלום. עת אחדות לישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת צבי האוזר. חברת הכנסת קארין אלהרר, ואחריה, חבר הכנסת איימן עודה. ארבע דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. אדוני השר, כנסת נכבדה וכמובן חברי הממשלה החדשה, אני רציתי לשאול, חבל שהם לא כאן: האם השתגעתם? מה קרה כאן בימים האחרונים? לאיזה רמת טירוף וטרלול עוד נגיע? פארסה מבישה. בוא נזכור: הממשלה הזאת הייתה צריכה להיות מושבעת ביום חמישי, אבל הם לא הספיקו לייצר את כל הטייטלים: את שר המים ואת שר המל"ג ואת שר הממטרות ואת שר כלום ושום דבר. הפיצול הזה של המשרדים, ההוספה של עוד שרים,

צריך עוד ועוד ועוד תפקידים, שיהיה לכולם. ואז הם יושבים כאן כאילו הכול כרגיל. אתם לא זזים בכיסאות שלכם טיפה באי נוחות?

איך תצליחו להוציא חיוך אמיתי בתמונה בבית הנשיא כשאתם יודעים שאתם יושבים על הכיסאות המפנקים שלכם ובחוץ למעלה ממיליון מובטלים שאין להם מה לאכול? ולא, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הקואליציה, אתה לא צודק, יש אנשים שקרסו, ולצערי, יש אנשים שעוד יקרסו. אני מקווה שחברי הממשלה המתהווה נושמים לרווחה, הם השיגו את המטרה שלהם, קיבלו את הג'וב. אתם מרוצים? חוץ מכם אף אחד לא מרוצה. האזרחים זועמים. הם זועמים כי באמתלה של קורונה וחירום יצרתם כאן פרק לתפארת הסדרה פולישוק, הם זועמים כי ניפחתם את הממשלה עוד ועוד ואין לכם שובע, הם זועמים, איך מעלתם בהבטחות שלכם מימין ומשמאל, ובשביל מה, בשביל תיק? אתם באים לספר לנו שזאת אחדות? איפה האחדות הרעיונית של אדם שהוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים עם אנשים ערכיים שאני מכירה ויודעת מה הם חושבים על הדבר הזה? הם זועמים כי מספיק כבר להמציא תיקים, הם זועמים כי רואים ממשלה שהדבר היחיד שמאחד אותה הוא הניתוק מהעם. שמעתי את חבר הכנסת צביקה האוזר אומר: זה מה שהעם בחר. לא, ידידי, זה לא מה שהעם בחר. העם בחר ממשלה שהיא לא בראשות נתניהו. ומה עשיתם? הלכתם, בני גנץ, עם המנדט שניתן לו להקים ממשלה, והקמתם לנתניהו את הממשלה הבאה. מה שאני לא מבינה זה למה היינו צריכים שלושה סבבים של בחירות.

אפשר היה לתת לנתניהו את הממשלה שלו כבר בסבב הראשון, נכו,? השר איציק שמולי? נכון, השר עמיר פרץ? למה התנגדתם אז? יצאת בדיוק אותו דבר גם הפעם. מה אתם חושבים, שתשפיעו יותר? אז אני אומרת לכם שמול השתיקה שלכם, מול השתיקה על הניפוח, הסרבול, הביורוקרטיה שיצרתם, אתם תמצאו אותנו לוחמים בכל החלטה שתקבלו שלא תהיה לטובת האזרחים, ואתם תמצאו את ההסכמה שלנו בכל פעם

אני אומרת לכם, שלטון החוק הוא לא רק במצע של מפלגה, שלטון החוק הוא גם בלגנות כשמאיימים על היועץ המשפטי לממשלה, וכן, ראש הממשלה החלופי המיועד בני גנץ, אתה יודע טוב מאוד מי מאיים על היועץ המשפטי לממשלה.

לקח לך 12 שעות לחשוב איך להגיב. אז אני אומרת לכם, זו לא ממשלה טובה, זו ממשלה רעה. אנחנו נדאג להיות האור במקום שדומה שיורד עליו חושך גדול מאוד. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. בבקשה, אדוני, ארבע דקות. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, כל אזרח ואזרחית במדינה צריכים להיות מודאגים, כי קמה הממשלה המסוכנת ביותר, כל האנשים חפצי החיים שרוצים שלום, רוצים דמוקרטיה, שוויון, צדק חברתי. הממשלה הזאת היא הרחוקה ביותר מכל הערכים הללו. אנחנו ברשימה המשותפת תרמנו את חלקנו: הבאנו 15 מנדטים. עלינו מ-13 ל-15 מנדטים, ושני המנדטים הללו הם שמנעו מנתניהו ממשלת ימין צרה שמעניקה לו חסינות. כל משבר, כל משברון, בזכות שני המנדטים הנוספים של הרשימה המשותפת.

רוצה להזכיר לכם את הסרט The Godfather. זה סרט של שלושה פרקים. בפרק השלישי כולם באים לנשק את ידו של ה-godfather, זה גנץ, זה עמיר פרץ, זה איציק שמולי, שבאים בסוף לנשק את ידו. היום אני שמעתי את נאומו של יאיר לפיד. הוא דיבר על ג'ובים, על משרדי ממשלה, על מטוס ראש הממשלה, על המעון השני של ראש הממשלה הכביכול-חלופי. הכול נכון, אבל זה בכלל לא העיקר. העיקר הוא שהממשלה הזאת, השחיתות העיקרית שלה, שרוצה לספח שטחים כבושים, שרוצה להעמיק את הכיבוש, למנוע את האפשרות לחיות בשלום, השחיתות העיקרית היא שיש מיליון מובטלים, השחיתות העיקרית היא שיש הסתה נגד המיעוט הלאומי היליד בארץ הזאת, המיעוט הלאומי הערבי הפלסטיני, השחיתות העיקרית היא הכרסום המתמשך במרחב הדמוקרטי. אופוזיציה אמיתית מקשרת בין ה-D9 שרוצה להרוס את בית המשפט ל-D9 שרוצה להרוס בח'אן אל-אחמר, ל-D9 שהרס בתים בקלנסווה. אופוזיציה אמיתית מקשרת בין כל הדברים הללו. ואם יש שני ראשים לממשלה הזאת אז אולי טוב שיהיו גם שני ראשים לאופוזיציה, אופוזיציה פורמלית, שמדברת על שחיתות של משרדי ממשלה, ואופוזיציה אמיתית, שמציעה את השלום האמיתי, כלומר סיום הכיבוש, שמציעה אלטרנטיבה אמיתית של דמוקרטיה ושוויון וצדק חברתי בתוך המדינה. כבוד היושב-ראש, אתם לא תגיעו לשלטון. גנץ לא יהיה ראש ממשלה. השקרן הגדול מכולם, בנימין נתניהו, לא ייתן לו, וגם הימין לא ייתן לו.

מה שיהיה זה בחירות בעוד כשנה. אבל תפקידנו לפנות לציבור הרחב ולהגיד לו: כל מה שאנחנו עושים בכנסת זה כל כך חשוב, זו במה כל כך חשובה, אבל צריך לצאת לרחובות. מיליון מובטלים, אנשים שנפגעים מהבגידה, גם של גנץ, אנשים שרוצים לא להחזיר את הדמוקרטיה שהייתה לפני בנימין נתניהו, כי לא הייתה, שרוצים לבנות את הדמוקרטיה, שרוצים שלום אמיתי, צריכים לצאת במאות אלפים לרחובות, וכך אנחנו נקצר את חייה של הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אחריה, חבר הכנסת משה אבוטבול. תשע דקות מלאות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברות הכנסת, אני יודעת שהממשלה הזאת אולי היא לא הממשלה שחלמנו עליה. אפשר לומר שהיא לא ממשלת החלומות של אף צד. מאידך גיסא, אפשר לומר שבפלונטר הזה, בקושי הזה, יש פוטנציאל גם להצלחה גדולה, כי החיבור הזה הוא תוצר של איחוד כוחות למען האזרחים. המציאות שנקלענו אליה חייבה את כולנו להתגייס, לשלב כוחות, לשים את חילוקי הדעות בצד ולפעול יחד למען שיקום החברה הישראלית. כל אופציה אחרת, תאמינו לי, הייתה גרועה יותר. כשפעלתי כפי שפעלתי בחודשים האחרונים, למרות המחירים, למרות הסיכונים, לנגד עיניי עמדה תמיד טובת המדינה. אני שמחה מאוד על תרומתי לכך שקמה ממשלת אחדות בישראל. ממשלה שמוצאת לנכון לשלב כוחות מזרמים שונים, ממגזרים שונים, מעדות שונות, במטרה אחת: למנוע שוב פעם כאוס בלתי נסבל, כפי שלא ידעה מדינת ישראל מאז הקמתה, שלוש מערכות בחירות בפחות משנה. אנחנו נמצאים אחרי שנה וחצי שבהן המדינה קפאה על שמריה, וכאילו לא די בשיתוק השלטוני נוספה גם מגפה לא צפויה בסדר גודל ענק, מגפה עולמית שהעמידה את מדינת ישראל בפני משבר חסר תקדים. המשבר הזה, לצערי הרב, יצר מציאות מורכבת ומאתגרת שעל הממשלה הזאת להתמודד איתה: יותר ממיליון אנשים שיש להם קושי להביא פרנסה הביתה, להתמודד עם המחויבויות, להתמודד עם הילדים, עם המשפחה, ולהחזיק את הראש מעל המים נוכח כל ההתחייבויות, הכלכליות והאחרות.

כך אני מקווה, השיתוק הזה נגמר, ואנחנו מתחילים בתהליך של שיקום. ברור לכול שמדינות שיצליחו לצאת מהמשבר הזה כשהן לא מרוסקות הן מדינות שישכילו להשקיע בהון החברתי שלהן, באזרחים.

מקבלי ההחלטות שיבינו שהנכס החשוב ביותר של מדינה הוא האזרחים שלה, הקהילה שלה, הם אלו שישקיעו באנשים ויהיו אלה שיצליחו לצאת מהתקופה הקשה הזאת. כשנכנסתי לעשייה הציבורית שאלו אותי באיזה נושאים אתעסק. הנושאים האלה היו לי ברורים מהיום הראשון. כך אמרתי גם בנאום הבכורה ולכל עיתונאי שהגיעה בסקרנות מה, גם לוותיקים. כאשר אמרתי: ילדים בסיכון, אוכלוסיות מוחלשות, נשים ונפגעי ונפגעות תקיפה מינית, אמרו לי: זה לא מעניין אף אחד. אז אני שמחה שהיום, כמה שנים, כעשור אחרי, אנחנו רואים

אנחנו רואים שיותר ויותר חברי כנסת רוצים להתעסק בנושאים

שלמדתי אותם לאורכם ולרוחבם, שנכנסתי לרזולוציות, שלמדתי את הבעיות האמיתיות של האוכלוסיות המוחלשות של קצה הרצף החברתי במדינת ישראל. אני עוד יותר שמחה שמצאנו את הדרך לשים את הכול תחת קורת גג, שאותה אני מתכוונת לא רק להקים אלא לצקת בה תכנים נוספים. בכל פעולותיי קידמתי את הנושאים החברתיים, לאורך יותר מעשור. הקמתי את מפלגת גשר שתהווה בית לנושאים החברתיים האלה, שתהווה גשר בין חלקי החברה השונים.

אני מרגישה שאני אולי ממשיכה איזושהי מסורת, את החינוך שספגתי בביתי, את המסורת היהודית הקוראת פעם אחר פעם לדאוג לאוכלוסיות המוחלשות, לא לשכוח אותן מאחור ולהיות הקול שמביא את הסיפור שלהן, כדי שנוכל לא רק להבין אותן אלא לצקת את הכלים כדי שנוכל להתמודד איתן. מחקרים בין-לאומיים של כלכלנים בעלי שם עולמי מראים כי המפתח לקדמה לאומית הוא השקעה בקהילות, השקעה בהון החברתי שמבוסס על הקשרים והגשרים בין אנשים, במשפחה, בקהילה ובין קהילות. המשרד לחיזוק וקידום הקהילה נועד להיות גוף ששם לו למטרה לפעול להגברת המוגנות והביטחון האישי של כל אזרח ואזרחית בקהילה, וכל זאת לצד הגברת הלכידות החברתית והחוסן הקהילתי. המשרד יפעל ליצירת אקלים חברתי המקדם ערכים של כבוד הדדי,

הידברות וחיזוק החוסן הנפשי והפיזי של האזרחים בקהילה למען שיפור איכות חייהם. המשרד ממונה על הנושאים שלא היו, לצערי הרב, במרכז העשייה במשרדים אחרים, אותם נושאים שנשכחו מאחור לאורך השנים או לא קיבלו את היחס והמקום הראוי לטיפולם. אני מכירה את הצקצוקים, אני מכירה את הפוזיציה של חלק מאמצעי התקשורת, ואני באה ואומרת להם דבר פשוט: טלו קורה מבין עיניכם. תבינו במה מדובר במשרד הזה. מי שמזלזל בתוכנית למניעת אלימות במשפחה, אז צריך לומר בפה מלא שאתמול הזדעזענו שוב והתעוררנו למקרה של אלימות במשפחה, סיפור נוסף של רצח אישה, אישה צעירה, בסך הכול בת 22, שכל החיים היו לפניה. מאיה וישניאק

בחורה צעירה שתרמה למדינה, ששירתה שירות אמיתי, משמעותי, בצבא, וכאשר הגיעה אחרי הטיול הצבאי לנקודה שבה מתחילים לבנות את החיים, שמתחילים לבנות את המסלול ומכתיבים אותו, נגדעה באחת שרשרת חייה. בכל 17 ימים בממוצע נרצחת אישה בישראל, נרצחת אישה באכזריות. היא לוקחת איתה את כל הכאב והצער שעברה בחייה, את הפחדים עליה, ואם מדובר ב"הם", אז גם על ילדיה, ואת החלומות שכבר לא תוכל להגשים. אבל אותה אישה יודעת שהמדינה יכולה לעשות יותר כדי להציל אותה, את החברה. אז נכון, מקרי הרצח הם מקרי הקיצון של תופעה ארוכה, רוחבית, שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. הנושאים הללו אינם בשוליים, הנושאים הללו מדברים על חיים שלמים של אנשים, של נשים, של ילדים, שאני רואה בהם תקווה לעתיד אחר. מי שלא יודע, כל אישה שלישית חווה פגיעה מינית. במהלך משבר הקורונה הייתה עלייה של 760% במקרי האלימות במשפחה וחמישה מקרי רצח. זה לא נושא שולי וזה לא נושא זניח. זה יהיה אחד הנושאים המרכזיים שבהם אטפל. אם אוכל להרחיב, וכך אעשה, את אותם שירותים, אפעל בכל כוחי לעשות זאת, כי כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. בין היתר, המשרד יהיה ממונה על תוכנית מצילה. מי שלא יודע, אני יכולה לספר לכם שפעם אחר פעם העליתי את הנושא הזה לסדר-היום, תכננתי תיקוני חקיקה, התנהלתי מול הגורמים הרלוונטיים. מדובר בנוער בסיכון שנמצא במסגרות נעולות שאמורות לתת לו איזשהו ארגז כלים כדי שהוא יוכל לחזור לחברה, לקהילה, לא לסכן את עצמו ולא את הקהילה ולעלות בחזרה למסלול חיים נורמטיבי, שיאפשר לאותם נערים לפתוח בחיים, במשפחה, להיות אזרחים מועילים. זה קרש ההצלה של אותם בני נוער שפשעו או שנולדו למציאות חיים מורכבת, ובזכות המקומות הללו, שלצערי הרב אין בהם מספיק מקומות ואין שם מספיק תקציבים, בדבר הזה אנחנו נטפל. חשוב לא פחות הוא המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. כל ילד שלישי בישראל נחשף לאיומים או לאלימות מילולית ברשת, כל ילד רביעי נחשף לשיימינג, השפלה, ולא נשכח לדבר על חרם. ביהדות החרם הוא העונש הקיצוני ביותר, גם כשמדובר באנשים בוגרים. תארו לכם מה זה עושה לנפשו של ילד קטן, רך ופגיע. כולנו יודעים מה קורה היום מבחינה מינית, החשיפה. אז נכון, האינטרנט והרשתות החברתיות, יש בהם הרבה מאוד מן הטוב, אך סכנות רבות גלומות בהם, ואת הדבר הזה אנחנו נקים, נחזק ונרחיב.

הנתונים כואבים וההתמודדות היא גדולה, אבל, אדוני היושב-ראש, אם מישהו מזלזל במלחמה באלכוהול ובסמים, בהתמכרויות, במטה להגנה על ילדים ברשת, בעיר ללא אלימות, בביטחון הקהילתי, הוא עושה זאת בגלל שהוא מנותק. בשבילי הנושאים האלה הם נושאי הליבה של החברה הישראלית,

גם פרויקטים במגזר הערבי, פרויקטים שיעצימו שם את הנערים, שידעו שיש להם למה לשאוף, כי מי שחושב שאין לו מה להפסיד הוא מסוכן.

המשרד הזה ישתף פעולה עם כל אחד ואחת מחברי הכנסת שאכפת לו מהנושאים החברתיים, שאכפת לו מהקהילה, כי בסופו של דבר כאשר אנחנו מדברים על יהדות, אנחנו מדברים על סולידריות חברתית, על הקהילה, והקורונה הזאת חידדה את זה יותר מהכול. קשישים מתים ונפטרים בבית ואין איש יודע. משהו פה לא תקין. משהו פה לא בסדר. בעזרת השם ובכוחות מחודשים וכוחות משותפים אנחנו נשנה את הדברים לטובה. כמי שהתמקצעה בנושאים הללו, יש לי תוכנית עבודה, ובעזרת השם, אני גם אוציא אותה לפועל.

לסיים בברכה, משפט אחרון שמתקיים בברכה, תפילה לקדוש ברוך הוא עבורי ועבור חברי הממשלה העוסקים בצורכי הציבור: ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, שיתקן לנו עצה טובה מלפניו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, למען החברה הישראלית כולה.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת משה אבוטבול,

אחריו, חבר הכנסת משה גפני. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. יושב-ראש נכבד, כנסת, שלא נמצאת, כולם, אבל אנחנו נדבר, כי חשוב מאוד לומר לממשלה החדשה מזל טוב. הרבה אנשים בארץ ובעולם מאושרים סוף-סוף שישנה, בסייעתא דשמיא, יציבות שלטונית. אחרי חבלי לידה ומשבר פוליטי מהקשים ביותר שידעה מדינת ישראל זכינו, בסייעתא דשמיא, להקמת ממשלה חדשה. טובים קשיי הקמת הממשלה מייסורי בחירות נוספות. אומנם הרבה שמצפים שהיא תהיה קטנה יותר, אבל חייבים לרתום עוד ועוד כוחות מכל גוני הקשת הפוליטית כדי להדביק את החסר ואת השנה בלי כלום שהייתה והותירה חלל גדול בעשייה העירונית, המוניציפלית, במשרדי הממשלה, בתעשייה, בכלכלה, ובעיקר במשבר שנשאבנו אליו, משבר הקורונה. ערים רבות ממתינות למינוי רב, וכן גם מועצות דתיות, תקציבים שתקועים במשרדי ממשלה, תוכניות עבודה, אישור מינויים בכירים שממתינים, ומה לא?

בעזרת השם, משתחרר ממחר בבוקר, ועל כך לבד צריכים לשמוח ולקוות לטוב.

כידוע, עדיין הקמת ממשלה גדולה זולה יותר מבחירות נוספות וחוזרות. אני חושב שחובה וצריך גם להודות לשר השדכן הרב אריה דרעי, שכמו תמיד ידע לשדך ולהביא את כחול לבן לשולחן הדיונים ולסייע בכך, במלאכת הרכבת הממשלה. שחרר את הפלונטר הפוליטי. יישר כוח לך, כבוד השר, שר הפנים, על התושייה ועל החיבור המושלם. כולנו חייבים לך תודה עמוקה. התרת ופתרת לעם ישראל צרה כבדה של ניסיון של אחרים להוביל לבחירות רביעיות, ואומר גם "בר מינן". ועדיין אני קורא לראשי ימינה, לשר בנט וסמוטריץ' ולחבריי סופר, כהנא ושקד, לחבור לממשלה, לא להתבשם מקריאתו של יאיר לפיד, הקורא שוב לבנט "אחי". בפעם האחרונה שהייתה ברית האחים היא לא הסתיימה טוב. לקח שנים לבנט להשתחרר מחיבוק הלפיד הלוהט והחם של "אחי". הס קטגור, היכנס לשורה, אמר ראש הממשלה דאז יצחק שמיר. ימינה, היכנסו, מחכים לכם. זה הרבה יותר משתלם מניסיונות נואלים לאתגר את הימין או את החרדים. מזה לא תרוויחו כלום. היכנסו לעולם העשייה, בזה אתם הרבה יותר טובים, ובפרט שישנן החלטות חשובות של החלת הריבונות, שחיכיתם לה שנים רבות. אני רוצה לברך את אחיי ורעיי חברי תנועת ש"ס, הח"כים העיקריים, השרים העיקריים,

יושב-ראש התנועה,

הפריפריה והגליל הרב אריה דרעי, הרב יעקב אביטן, שר הדתות, סגן שר הרווחה הרב משולם נהרי, סגן שר האוצר הרב יצחק כהן, סגן שר הפנים, הפריפריה והגליל הרב יואב בן צור, יושב-ראש ועדת הכלכלה הרב יעקב מרגי, סגן יושב-ראש הכנסת הרב משה ארבל ויושב-ראש סיעת ש"ס החדש שנכנס הרב מיכאל מלכיאלי. אנחנו מתחילים ממשלה חדשה. נאחל לכם המון הצלחה. קראנו, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, משהו קצר, קראנו בפרשת השבוע: "אם בחֻקתי תלכו ואת מצותי תשמֹרו ועשיתם אֹתם. ונתתי גשמיכם בעִתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ".

יש כאן מתכון של התורה הקדושה. רוצים שלום, ביטחון, שגשוג, כלכלה, נחת והצלחה? "אם בחֻקתי תלכו". בואו ננסה את זה. הרי כבר הייתה ממשלת שמאל,

ממשלת ימין,

ממשלת מרכז, גם לא הלך, ממשלת שמאל-ימין, גם לא הלך, ממשלת ימין-שמאל, גם לא הלך. בוא ננסה פעם אחת את המתכון הזה של "אם בחֻקתי תלכו", ואז בעזרת השם יהיו גשמינו בעיתם ויהיה ביטחון בכל הארץ. תודה רבה ומזל טוב לממשלה החדשה. תודה לחבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה, אדוני. ארבע דקות לרשותך.

פעם ראשונה שאני מדבר כשאתה פה. אני מבקש, אני לא הייתי במליאה כשאביגדור ליברמן דיבר נגד דוד המלך בצורה כל כך מזלזלת. אני מוחה. אני יודע שזה מה שהוא רוצה שאני אעשה, אבל אין ברירה, זו ההלכה. כבר היה בעבר שמישהו דיבר נגד דוד המלך, ואז מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, אמר לי: אתה צריך לעשות מחאה. אם לא, אני אבוא לעשות את זה. פשוט בושה וחרפה. האיש לא מבין על מה הוא מדבר. שמעתי את הדברים שלו, הייתי בחדר. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר על דוד המלך, שאצלנו זה קודש הקודשים, עם כל מיני שטויות. אני כבר לא אומר שהוא דיבר על הרמב"ם והוא דיבר על מה שכתוב בהלכות שמה. אני מציע לו שיתחיל ללמוד בתלמוד תורה בכיתה א' מה עוד הרמב"ם כותב, ולא לקחת דברים ולהוציא אותם מהקשרם. אני מוחה מחאה נמרצת על הפגיעה בדוד המלך, על מה שאביגדור ליברמן עשה פה. זוהי שחיתות ממדרגה ראשונה. זו כנסת ישראל. גם אנחנו מצטרפים, תנועת ש"ס, אדוני. אני מוחה על זה בכל תוקף. על דוד המלך לדבר בצורה שהוא דיבר, בושה וחרפה. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה. עברנו, עוד לפני שהתחלנו את הבחירות, שלוש פעמים מערכת בחירות, אבל לפני זה היה גירעון בתקציב המדינה, היה צריך לעשות רפורמות, היה צריך לעשות דברים, והתקציב היה תקציב שהיה צריך לעשות בו שינויים. לצערי הרב,

זה גם כן "בזכותו", במירכאות כפולות,

עברנו שלוש מערכות בחירות, ובמקום לטפל בבעיית הגירעון והתקציב כדי לעשות רפורמות, שאנשים יוכלו להתפרנס בכבוד, הלכנו למערכת בחירות אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. הכול בגלל שהוא שונא את זה, בגלל שהוא שונא את נתניהו, הלכנו למערכות בחירות. לא די בכל העניין הזה, לצערנו הרב, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה אכן ייגמר, הגיעה הקורונה, שמנעה מאנשים לצאת לעבודה, בצדק, בגלל שמאוד חשוב הנושא הזה של שמירת החיים והבריאות, אבל אנחנו רוצים גם שהכלכלה תתקדם, ונפלו עלינו שלושת הדברים יחד: הגירעון הקודם, מערכות הבחירות, שאנחנו נראים כמו איזו מדינת עולם שלישי, שבמקום לטפל בבעיות האמיתיות של המדינה היא הולכת למערכות בחירות עקרות ומיותרות לחלוטין,

לצערנו הרב, אמרתי שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שזה ייגמר, ואנחנו רואים ברוך השם את השיפור בעניין הזה, הקורונה, שעל זה אנחנו צריכים לעשות.

אני משבח את כחול לבן. אני חושב שהיה לכם אומץ, והאומץ הזה ייזכר היסטורית. אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל מה היה קורה עכשיו אם אתם לא הייתם עושים את זה? אני לא נכנס לעניין, אני לא חלק מהנושא הזה, אבל אני אומר את זה גם כאזרח וגם כחבר כנסת די ותיק. מה היה קורה עכשיו? לא היה אפשר להקים ממשלה, היינו הולכים למערכת בחירות רביעית, ובמערכת בחירות רביעית, כשהקורונה מכה בנו בנושא הכלכלי, שצריך לעשות רפורמות וצריך לעשות את כל הדברים האחרים וצריך להתמודד עם הגירעון, צריך לעמוד מול העולם, צריך לשמור על דרגת האיזון של הכלכלה הישראלית, שאנחנו צריכים לעמוד מול כל העולם, עשיתם מעשה שהוא מעשה ציוני, הוא מעשה נכון, הוא מעשה שהיה צריך לעשות אותו.

יש בכל אופן אנשים שחלמו שהם יהיו במקומות אחרים, והם קיוו שאתם תמשיכו בדרך הזאת, וזה ראוי לציון. אני רוצה, אני אגיד לך מה יהיה בהמשך: שני הצדדים יהיו בהשתדלות. אנחנו נשתדל. כל אחד מהצדדים, נשתדל לעשות טוב. כן, בוודאי. גם עצם העובדה,

אתה בטח יודע, אתה שומע את האנשים במדינה, וזה לא משנה למי הם שייכים, אתה רואה את אנחת הרווחה שלא הולכים לעוד בחירות. אף אחד לא הבין לאיזה מקום אנחנו נגיע עם זה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, ובזה אני רוצה לסיים, אם יהיה לי עוד זמן אז יש לי עוד דברים,

גזלתי לך. אני בעד שיפתחו את המשק, שיפתחו אותו לכלכלה וכל מה שנלווה. אמרתי את זה גם לראש הממשלה, צריך לעשות את זה בזהירות, אנחנו חוששים מהעניין, ואנחנו מתפללים שזה לא יקרה, מגל שני, וצריך לעשות את הכול בזהירות. נפתחים בתי הספר, גני הילדים, הקניונים, כל המקומות שאנחנו רואים, ראינו עכשיו את חופי הים, וצריך מאוד להיזהר. אבל לא יכול להיות שבמדינת היהודים בתי הכנסת לא נפתחים. אם לא נפתח כלום בגלל שיש לנו חשש ואנחנו אומרים שהרופאים אומרים שזה מה שצריך לעשות, לא לפתוח שום דבר.

זה מראה שאנשים לא מבינים על מה מדובר. מקור האמונה של העם היהודי זה בתי הכנסת, זה התפילות, זה התורה, זה הישיבות. בתי כנסת שלא נפתחים עד עכשיו? שמעתי לפני שעליתי, משפט אחרון, בבקשה. שמעתי שהייתה החלטה לפתוח. אני בעד לעשות את זה בזהירות, על פי הכללים של משרד הבריאות. גם לא יכול להיות שימציאו פתאום מקומות אדומים, שהמקומות האלה, היום למשל בבני ברק, שהיה בעבר מקום אדום, היום אין, כבר כמה ימים אין נדבק אחד. מה חושבים, שמה, שלא יפתחו בתי כנסת בבני ברק?

ונזהרים שם מאוד. אני מסיים, אדוני היושב-ראש, בקריאה לאלה שמחליטים בעניין הזה, ואני הרבה פעמים הייתי שותף, לפתוח את בתי הכנסת בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. אני קורא גם לחבריי שמתפללים בבתי הכנסת להיזהר ולהישמר. "ונשמרתם מאד לנפשתיכם", מצווה התורה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך על הסבלנות. תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. חברת הכנסת איילת שקד. אחריה, חבר הכנסת איציק שמולי. בבקשה, שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ארבעה דגלים הניף גוש הימין בבחירות האלה. אני אומרת גוש הימין כי בבחירות האלה הלכנו כגוש. הכוונה הייתה להמשיך כגוש. אני לא אסתיר ואומר שבאמת גם הליכוד וגם ימינה דיברנו הרבה פעמים על אותם דברים. ארבע סוגיות מהותיות הנפנו, ארבע סוגיות שמגדירות את הימין הישראלי: בתחום המדיני, החלת הריבונות ביהודה ושומרון, בתחום המשילות, מאבק בשלטון השופטים והפקידים והחזרת הכוח לידי נבחרי הציבור, בתחום הכלכלי,

הסרת חסמים, הקטנת רגולציה, בתחום שלטון החוק, מאבק באקס-טריטוריות בנגב, בגליל, בדרום ובדרום תל אביב. כמו בטקס הנסיגה מגוש קטיף החליט הליכוד לסגת מערכיו היסודיים ולקפל את כל ארבעת הדגלים האלה. בתחום המדיני, אנחנו שומעים ככה בתקשורת שמתמסמסת הבטחתו של נתניהו להחלת ריבונות. היא לא מוזכרת באף מילה בקווי היסוד של הממשלה. ההישג האדיר שבו נפנף נתניהו לאורך מערכת הבחירות הולך ונמוג אל תהום הנשייה. אני מקווה שהממשלה הזאת לא תאבד את ההזדמנות ההיסטורית לשנות את הפרדיגמה ולהבהיר כי יהודה ושומרון הם שלנו לעד. אם ראש הממשלה יעשה את זה אנחנו בוודאי נתמוך בו ונעזור לו בזה. אבל מי יהיה אחראי לתשובות המדינה לבג"ץ בנושא ההתיישבות?

צדקתם, גוש השמאל, מכחול לבן. ארבע שנים הייתי במשרד המשפטים ושיניתי את תשובות המדינה. עכשיו הכול יחזור אחורה. במשרד המשפטים בחר נתניהו לשים את החייל מספר אחת של שלטון השופטים והמשפטנים. לאחר שמערכת בחירות שלמה הוא תקף בחמת זעם את בית המשפט, הפעם הוא החליט למחוק את הרוח החדשה שהכנסתי בשנים האחרונות במשרד המשפטים. אחרי שנים שבהם הוא סיכל את כל הניסיונות לשנות את המערכת ופעם אחר פעם ניצב לצד שופטי בג"ץ,

כשהוא נתן את משרד המשפטים לגוש השמאל, לקבור את המאבק הזה סופית קבורת חמור. את התחום הכלכלי, שבו נתניהו עשה קסמים בתור שר אוצר, הוא היה אחד משרי האוצר הטובים ביותר שידעה מדינת ישראל, הוא מכר בנזיד עדשים לראש המפלגה הסוציאליסטית הישראלית, ראש ההסתדרות לשעבר. במקום שוק חופשי נקבל שוב ועדים חזקים שסוחטים את המשק, במקום הפחתת רגולציה נחזור לשנות מפא"י העליזות של הטבות למקורבים, במקום להבין שמשבר הקורונה מחייב לחזור לימים שבהם הוא היה שר אוצר ולאושש את המשק, לתמוך בעצמאים שקורסים, בבעלי העסקים הקטנים שמתחננים לסיוע,

החליט נתניהו לשמור את המשק סגור. את דרום תל אביב הפקיר נתניהו מזמן. אחרי שכמעט חתם על הסכם האו"ם המופקר, שהיה מביא לכאן גלים על גלים של מהגרי עבודה, הוא לא נקף אצבע להתמודדות עם המסתננים. כשבג"ץ ביטל את חוק הפיקדון נשמע מבלפור קול דממה דקה. תודה. גם באקס-טריטוריה בנגב נתניהו לא מתכוון לטפל, הינה, אני אקצר. אין ברירה,

בשנים האחרונות אנחנו הכרחנו את הליכוד למשוך ימינה. את כל הדגלים האלה הוא לא היה מניף ללא גוש ימין חזק שמכריח אותו לעשות זאת. הליכוד כרגע מתמכר בקלות מעוררת השתאות לקסמיו של גוש השמאל, של כחול לבן, וזה מדאיג מאוד. אני זוכרת היטב מה קרה בפעם האחרונה שהליכוד החליט שהוא מפלגת שמאל. אני הייתי אז בליכוד. נלחמתי במשאל המתפקדים נגד אריאל שרון. את הציונות הדתית נתניהו זרק בצידי הדרך.

זרק את הציונות הדתית והימין האידיאולוגי. למרות זאת אנחנו כאן. אנחנו נילחם. אני מבטיחה שנעשה כל מה שאנחנו יכולים לעשות מספסלי האופוזיציה לשמר את הדגלים האלה.

אני רוצה לסיים בציטוט של מנחם בגין משנת 1949,

שהקים פה את האופוזיציה בשנת 1949 כשמפא"י שלטו פה.

אני מצטטת: לא תהא מצידנו אופוזיציה לשם אופוזיציה ולא תהא ביקורת לשם ביקורת. לא ניטפל אל הממשלה באשר היא ממשלה ואנו הצד שכנגד. נדון את הממשלה לפי מעשיה, טובים נשבח, רעים נגנה, אך שום דבר לא ניתן להשתיק. לא נתחשב במעמדו של איש, ויהא רם כאשר יהא. אם עוול יעשה, נעמיד את האיש בפני אותו דין ציבורי אשר בית הנבחרים משמש לו במה עליונה. נבחרי העם אנחנו. קיבלנו שליחות מטעם רבבות אזרחים, אחריותנו רבה, ונעשה כמיטב יכולתנו בכדי להיות ראויים לאמון שנתנו בנו שולחינו. תודה רבה לחברת הכנסת איילת שקד. חבר הכנסת איציק שמולי,

חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, הבית הזה אומנם היום חלוק ומפולג, אבל בראש ובראשונה אני חושב שעל דבר אחד בוודאי נוכל להסכים: להודות לאנשי החזית החברתית של מדינת ישראל, לצוותים הרפואיים, לאנשי החינוך, לשוטרים וכמובן לעובדי הרווחה של המדינה. הסתכלנו על כולכם בהשתאות, בהערכה, חבורה מופלאה, נחושה, עם אמונה יוקדת ויכולת ביצוע מופלאה למען אזרחי ישראל. לאחר שנה מטלטלת, אדוני היושב-ראש, הגענו לרגע שבו מכוננת ממשלת אחדות בישראל. זה בוודאי לא רגע של צהלה וחגיגה אלא רגע של הכרעה קשה, של אחריות ושל אחדות. הרף לנו עם השיסוי והפילוג. הרף לנו ממאבקי השבטים. הרף לנו על קריאת התיגר בין הרשויות. כל אחד מהצדדים חלם וחתר לממשלה אחרת. משהדבר לא עלה בידינו, ובמיוחד לנוכח המגפה שהתרגשה על העולם כולו, ובתוך כך גם על מדינת ישראל, בחרנו להיות שותפים בממשלת אחדות פריטטית כחלק מגוש כחול לבן. זה בוודאי המקום להודות גם לחבר הכנסת בני גנץ, גם על האמון וגם על השותפות כלפי מפלגת העבודה, כלפיי וכלפי חברי ושותפי חבר הכנסת עמיר פרץ. אמר קודם ראש הממשלה,

כל נפטר הוא עולם ומלואו, אבל בזכות פעולות נכונות יחסית שנקטה הממשלה בצד הבריאותי המצב הוא יחסית בשליטה. אבל הקורונה והשלכותיה עודן כאן, ועלינו מעתה ואילך להתחיל לדבר במושגים של השטחת העקומה החברתית. אנחנו בוודאי כעם וכמדינה נצלח את המשבר הזה. ידענו כבר אתגרים רבים וקשים בעבר. גם הפעם הזאת אני משוכנע שאנחנו נתעלה ונתגבר, אך עלינו להיחלץ מהמשבר הזה כחברה אחת ולא כאוסף של שורדים. אני שומע גם את הביקורת, שהיא במקומה, אבל רואה לנגד העיניים בשבועות האחרונים יותר ממיליון מובטלים, עשרות אלפי בעלי עסקים שנשבר מטה לחמם, אוכלוסיות מוחלשות כמו הגמלאים שנותרו מאחור. אני רואה אותם ואני בפוליטיקה בשבילם. זוהי משימת חיי. הם כולם נושאים היום את עיניהם לירושלים. שמעתי את דבריה של חברת הכנסת שקד קודם. ברגע האמת הם נושאים את עיניהם לירושלים. הם לא תולים את יהבם לא ביד הנעלמה ולא בעגל הזהב של הרפואה הפרטית אלא נושאים עיניהם למדינה, למוסדותיה, לנבחריה ולעובדיה. בן-גוריון לימד אותנו כי גורל ישראל עומד על שני דברים: על כוחה ועל צדקתה. עוד לפני הקורונה, ממדינה של כל ישראל ערבים זה לזה הגענו למצב שבו ישראל מובילה בשיעורי העוני ובשיעורי האי-שוויון במערב. ישראל היא סיפור הצלחה פנומנלי. הגיע הזמן שיותר ויותר ישראלים יהיו חלק מאותו הסיפור. אנחנו בוודאי, ואני אסיים בכך, אדוני היושב-ראש, אנחנו בוודאי זקוקים לניו-דיל חברתי-כלכלי. ישראל לא תוכל בשום פנים ואופן לקיים את הבטחתה הלאומית להיות מגן, מקלט ובית אם נפגעי הקורונה בפרט ואזרחי ישראל בכלל יופקרו איש-איש לגורלו. השאלה מה יוליד משבר הקורונה תיקבע רק על ידי מי שיימצא עם ידיים על ההגה. הציבור ידרוש אחריות גדולה, ואנחנו נממש את זה. אנחנו צריכים לסייע למיליוני ישראלים לעמוד מחדש על הרגליים. נעשה זאת ממשרד הכלכלה, ממשרד העבודה והרווחה, ובכלל, להשיב את המדיניות החברתית-כלכלית לכיוון הנכון. זוהי משימת חיי. שנעשה ונצליח.

תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. הצלחה רבה בתפקיד החדש. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. בבקשה, ארבע דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. את הדקה הראשונה מתוך הארבע שלי אני רוצה להקדיש לדקת דומייה לזכרה של מאיה וישניאק, זיכרונה לברכה, שנרצחה אתמול בידי בעלה, הצטרפה לטטיאנה חייקין מהשבוע שעבר והצטרפה לשש נשים שנרצחו רק מתחילת משבר הקורונה ותשע מתחילת השנה. מגיע להן שנעמוד לזכרן לפחות דקה.

תודה לחברים. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, כבר כמה שנים מתגלגלת תוכנית לאומית למאבק באלימות במשפחה, למאבק באלימות הרצחנית הזאת, שלא ממתינה לשר הכלום ולשר השום-דבר שהולכים להיות ממונים כאן ולהישבע אמונים בקרוב. הנשים האלה, כל שבוע חיי אדם אובדים,

כבר לא יסתכלו יחד עם שאר הציבור הישראלי עליכם, על מה שקורה פהף על אובדן האמון הקולוסלי והמוחלט בפוליטיקה ובפוליטיקאים. תגידו לי אתם, אחרי מה שראינו כאן בשבועות האחרונים: מי יאמין אי פעם למילה של פוליטיקאי? פלא שהמקצוע הזה, פוליטיקאי, הופך לדבר הבזוי והמושחת ביותר?

זה בגלל כתבי אישום של ראש ממשלה שנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, אבל זה גם בגלל אלה שנותנים לו יד, זה גם, ואולי קודם כול, בגלל אלה שמאפשרים את זה.

מעולם לא הייתה ממשלה בזבזנית כל כך, ממשלה גדולה כל כך, על קואליציה קטנה כל כך. אפשר לעשות פה פרפראזה על דבריו של צ'רצ'יל "מעולם לא חבו רבים כל כך למעטים כל כך". הממשלה הזאת נוגדת את המגמה העולמית, בכל העולם הממשלות הולכות וקטנות ובישראל הממשלה הולכת וגדלה. כל כך הרבה כסף הוציאו כבר עכשיו,

על ניפוח משרדים?

הנאום הזה לא שלי, זה נאום של יושב-ראש האופוזיציה בנימין נתניהו משנת 2006, זה שעמד כאן לפני בערך שעתיים והקריא רשימה ארוכה כאורך הגלות של משרדי הממשלה שלו. לא היה אפשר שלא לצחוק למשמע חלק מהמשרדים. ויש כאלה, אדוני היושב-ראש, שמדברים על הממשלה הזאת כעל ממשלת שיתוק. כבר עכשיו שמעתי כאן את החברים, דקה לפני ההקראה הוא דחף לכם עוד שר.

זה כבר לא פריטטי, זה כבר לא 18 18, זה כבר 19, וזאת רק ההתחלה. אבל לנוכח הממשלה שקמה כאן היום, אדוני היושב-ראש, הלוואי שזאת הייתה ממשלת שיתוק. הלוואי שלא היה קורה בה כלום. הלוואי שבני גנץ ועמיר פרץ וגבי אשכנזי ואיציק שמולי, הלוואי שהייתם מצליחים שהממשלה הזאת תשב ולא תעשה כלום. אתה יודע למה? לפחות היא לא תעשה נזק. כי יש נזק אחד היסטורי וחמור שהממשלה הזו מבטיחה מיום הקמתה, וזה הסיפוח. המילה הזו כבר הפכה להיות כאן איזה מטבע עובר לסוחר, ככה זורקים אותה. אדוני היושב-ראש, מדובר ברעיון פוליטי שהתגלגל מהשוליים הקיצוניים והמשיחיים ביותר של הימין הקיצוני שאף אחד לא חשב שעומד להיכנס כאן לבית הזה.

מרים יד בחיוך. היו כאן אומרים לנו: אה, זה לא יקרה,

זה לא יקרה,

אתם חתמתם על חצי שנה הפסקה, מורטוריום, בחקיקה חוץ מקורונה וסיפוח. להבעיר את המזרח התיכון, אף פעם לא צריך להקפיא. לבטל את הסכמי השלום עם ירדן, לדון אותנו לאלימות, להמשיך את העיוות המוסרי היסודי ביותר של מדינת ישראל מיום קומה, הכיבוש והשליטה הצבאית על העם הפלסטיני, ולהפוך אותנו לא רק דה פקטו אלא גם דה יורה, גם רשמית, למדינת אפרטהייד, בשביל זה יש זמן. וזה לא נתניהו וסמוטריץ' זה גנץ וזו מפלגת העבודה ואלה כל האנשים המתונים והממלכתיים שעומדים להיות חתומים על הנזק הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.

כשיש לי את זה בראש ואני רואה את מרוץ השרים כאן, שרים לכלום ולשום דבר, שגם פיצלו את משרד הכלום ומשרד השום-דבר לשניים, אז אני מבינה למה דברים רעים נעשים בדרכים עקומות, כי אין דרך יותר עקומה לעשות את מה שעשיתם היום ואין דבר רע יותר מהסיפוח.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה, ארבע דקות לרשותך. תודה, היושב-ראש. התורה אומרת: "דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". ביום הזה, יושב-ראש ועדת החינוך לשעבר ויושב-ראש ועדת הכלכלה לעתיד, תסמוך עליי שיהיה בזה דברים אופטימיים. אנחנו נצא מזה למקום אופטימי. ביום שאנחנו מושבעים לממשלת ישראל, שנדע מאין באנו ולאן אנחנו הולכים ולפני מי אנחנו עתידים ליתן דין וחשבון, זה מה שליווה אותי במהלך היום ברמה האישית והפרטית וברמה הציבורית והכללית. ברמה האישית בחרתי הבוקר לשבת עם רעייתי ולשמוע שיר של אריק איינשטיין, "אני רואה אותה בדרך לגימנסיה" בקריה,

אני הולך לקריה, כי מי שלא שמע שיר אחד ביום, לא יגיע לשום מקום. אחרי ששמעתי את השיר הזה הלכתי לבית העלמין, וגם חייכתי. אמרתי למסעודה ואליהו ביטון, זיכרונם לברכה, ההורים שלי: ברכוני, ברכו אותי לפני שאני יוצא למסע הגדול הזה. הלכתי לקבר של אח שלי שנפל בצבא, של סבי, של בן הדוד שנפל בפיגוע, וקיבלתי מהם כוחות ליום הגדול הזה. משם נסעתי למשפחת בן יגאל, לברוך ונאוה, שאיבדו את עמית. היינו שם כמה חברי כנסת והנשיא. ואתה רואה משפחה דואבת וכואבת, אבל ישר יוצרת כוחות ואנרגיות לעם ישראל.

היה בבית הזה, שילך, יש עכשיו עוד הזדמנות. משם באתי לכאן. אבל מאיפה באנו כולנו? באנו ממצרים. במצרים היה משה רבנו והיה אהרן. ואני רוצה שנדע מאיפה באנו כדי שנדע איך להתנהג. נאומים של פולמוס וויכוח ווכחנות והטלת אשם ופגיעה אפילו ומילים בוטות, את זה יהיה לנו פה הרבה, היה ויהיה. אבל איזו דרך יבור לו האדם כשהוא הולך להנהגה ציבורית? דרכו של אהרן. "הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". אותו אהרן היה בא בדברים טובים גם עם פושע, הרמב"ם מסביר את זה, ומרוב שהפושע, לא נעים לו מטוב ליבו של אהרן, ואומר: לא נעים לי, אז הוא מתנהג טוב יותר לידו. אהרן הוציא טוב מבני אדם, והלל היה כמוהו. ומי זה הלל? הלל זה העני שקופא על הגג, של תשלומי הורים לבית המדרש, יש תשלומי הורים לאולפנות וישיבות. כמה הלל אנחנו מאבדים, אותו עני שקופא על הגג, ומישהו מוריד אותו מהגג ומחמם אותו ונותן לו כרטיס כניסה לבית המדרש ללא תשלומי הורים. והלכה, כבית הלל. אותו הלל. באו ונחלקו בית שמאי ובית הלל, ולמה בסוף הלכה כבית הלל? "שנוחין ועלובין היו", נכון? "ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהן, ללמדך שכל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביהו, וכל המגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו". אנחנו כאן צריכים להקדים את דברי חברינו לדברינו. זה קשה, להגיד מה האופוזיציה חושבת עלינו לפני שנפתח את הפה. כן, זה לא טוב שיש ריבוי שרים, אבל זה לא טוב שיש אחדות בעם ישראל? לא טוב לקרב את הבריות? לא טוב לפייס? זה מה שביקש ממנו הלל. והלל, בא אליו אדם גוי ואומר: תלמדני את התורה על רגל אחת. הוא עונה לו, נא לסיים.

אני פעם אחת בחיים נכנס לממשלת ישראל.

אתה תיתן לי את הדקה וחצי שחבר הכנסת מרגי מודה שהוא גנב לי בהסתייגויות שלו.

הרבה הזדמנויות יהיו לך לדבר. רק עוד קצת.

אמר לו: דעלך סני לחברך, לא תעביד. זוהי כל התורה. אל תעשה לחבר שלך מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. אני, כשר בממשלת ישראל, ליבי פתוח לכל חבר אופוזיציה, יהודי וערבי. כן, ויש ערבים, ויש יהודים שבאו מארצות ערב. אני דובר ערבית,

באה מהשפה הערבית. מותר להגיד "ערבי" במליאה. אני רוצה לכבד פה כל אדם, כשר, ואולי יום אחד באופוזיציה, כי מה ששנוא עליי לא אעשה לחברי. לא נוכל לסיים בלי דברים של הרב שלום משאש, שהיה רבה של ירושלים, היה רבה של מקנס ואב בית הדין של מרוקו. הוא עלה לירושלים ואמר את הדבר הזה: ידוע שבית המקדש, וגם בית הכנסת היום, בזמן הגלות הוא המקבצת כללות ישראל, ושם נעשים כל המשפחות לאהובים ורעים ולמשפחה אחת ממש. ומזה נולד האחדות בין ישראל לאביהם שבשמיים, וגם ביניהם. לולא בתי כנסיות אחד לא יראה חברו, אפשר כל ימיו, ובפרט עני ועשיר מעולם לא יתקבצו. עני ועשיר לא יתקבצו, כן.

בית כנסת גורם לאחדות כמו בית המקדש. מה התפילה שלי? שהכנסת תתנהג לפי הערכים של הרב שלום משאש, שתוביל לאחדות. ומשפט אחרון לאיש שמשקיף עלינו כאן. בגיל 44 הוא נפטר מכאב ומאמץ, אבל ב-1897 לא האמין בו אף אחד. אמרו לו: מה זה, מי יבוא איתך לכנס? והוא הביא מאות משתתפים, תראו פה בפרוזדור, לכנס בבזל. אפילו העשירים רוטשילד והירש לא רצו לתת לו כסף. הוא בא להתחיל את בזל שלושה ימים לפני זה,

שמו אותו במשרד של חייט. הוא מחק, שם שלט על ה"חייט": "כנס", ודגל ישראל. ככה התחיל הרצל. ואז הוא אמר: אתם לא מאמינים לי? משפט אחרון: "אילו באתי לסכם את הקונגרס בזל באמרה אחת, שעליי להישמר לא לבטאה בפומבי, הרי הייתה זו: בבזל יסדתי את מדינת היהודים. אילו אמרתי זאת היום בקול, היו הכול צוחקים לי. אולי בעוד חמש שנים, ודאי בעוד 50 שנה, יסכימו הכול". 1897 פלוס 50, 1947, 1948, עצמאות למדינת ישראל. זה הרצל. תודה. ומשפט שמוביל פה את הדבר: יש מי שבז לאחדות ולממשלת חירום, ואם אנחנו נשמור עליה שלוש וארבע שנים, ונביא אותה עוד ארבע שנים, נהיה ממשלת האחדות של 1984 1988, ונביא שלום על ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה,

חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים בהווה ובעתיד ובעבר, אני רוצה לומר,

אני רוצה לומר לאזרחים ששומעים אותנו וצופים בנו, וגם לשרים שהולכים להתמנות עכשיו: יצקצקו הרבה בלשונם, יטיפו לנו על ממשלה רחבה וגדולה, יטיפו לנו על בזבוז משאבי הציבור. אבל מי מטיף את זה?

בדרך כלל כבדיחה, כששואלים אותי: מה נשמע, בדרך כלל מה מצופה מאדם דתי לענות?

אני לא עונה ברוך השם. כששואלים אותי: מה שלומך, אני עונה: ברוך השם, מה נשמע, זה תלוי איפה אתה שם את האוזן. כשאדם מטיף לך, זה אותם אנשים שרצו לראות פה אנרכיה, אלו אותן קבוצות שרצו לראות פה בלגן במדינה, אלה שרצו להוביל אותנו לעוד מערכת בחירות כדי שנקרע אחד את השני, שנשסה אחד בשני. ואני אומר לכם כמנוסה בבית הזה, זו השנה ה-18 שלי בבית הזה, וקדנציה אחת שלמה כשר במדינת ישראל, ואני אומר לכם: לא לעשות להם חשבון, עם הפנים קדימה לעבר העשייה, לדאוג לאזרח, לאחד את השורות. יש לנו מדינה למופת. יש לנו עם נבחר ועם למופת. יש לנו מדינה עם אתגרים רבים לנהל, וזה התפקיד, זו השליחות. ואני לא אהיה נאיבי, ואני אומר לכם, רבותיי: כל אלה שיטיפו לכם, אל תקשיבו להם, וגם אם הם כתבים בכלי תקשורת חזקים, מניסיון אני אומר לך: כשתשדר עוצמה מול הכתב הכי אימתני, הוא יעריך אותך יותר. לכן אנחנו לא עושים חשבון ולא מתנצלים. היום הזה תמו הייסורים של החברה הישראלית. ביום הזה אנחנו אומרים לחברה הישראלית: די. בצלאל, אני מייד מפנה את הדקה האחרונה בשבילכם. אומרים לאזרח הישראלי: היום תמו ייסוריך. היום תקום ממשלה רחבה.

ממשלה שלא האמנו שתקום, ובחסדי האל יתברך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעשה את הנס הזה, שאף אחד לא חשב עליו, ותקום היום ממשלה שתביא בשורה לעם ישראל ותדע להתמודד עם האתגר הכלכלי ואתגר הקורונה. בצלאל, ידידי שר התחבורה, בכהונה הכי קצרה, אני חושב, אבל הכי טובה, הצלחת להיכנס לתודעה של הציבור הרחב.

אתה יודע, המשותף בינינו לביניכם הוא שאין לנו הפריבילגיה לשבת בחוץ ולצעוק. יש כאלה שהמטרה, לצעוק כמה רע במדינה הזאת וכמה לא טוב במדינה הזו. אין לנו הפריבילגיה הזאת. תעשו הכול, תמצאו את הדרך להיות שותפים בממשלה הזאת. זה חשוב מאוד. ואני אומר לכם, לכל השרים החדשים: ברכת השם עליכם. רבי מיכאל, לשרים החדשים: ברכת ה' עליכם, חפץ ה' בידכם יצלח. בעזרת השם, תביאו את הבשורה ביחד ואת התרופה ביחד. בעזרת השם היום תקום הממשלה. ומילה אחת, ברשותך, לכנסת: רבותיי, כמי שהיה פה גם חבר כנסת, גם שר, כולנו יודעים מה היה המרוץ לחלק מהאנשים, היה חשוב סמל הסטטוס הזה. אני לא מזלזל בלהיות שר, אבל חלקם הגדול ירגישו בסוף הקדנציה, אני מקווה שלא, שהם היו ניצבים בהצגה. אם אתה רוצה להשפיע, אם אתה רוצה לגעת,

הבית הזה, שאנחנו מרבים לחבוט בו, הבית הזה,

יש לה תפקיד חשוב. העבודה בוועדות, ואני אומר לכם כבעל ניסיון: להיות חבר כנסת במדינת ישראל זה זכות גדולה, זה אחד מתוך ה-120 שנבחרו, ויש הרבה מה לעשות בבית הזה. ואנא, אנא, שמרו על כבודו של בית זה.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. חברי הכנסת, אני מציע לכולם להתחיל לתפוס את מקומותיכם. עוד מעט נעבור להצבעה על בחירת יושב-ראש הכנסת וההצבעה תיעשה אך ורק ממקומותיכם הקבועים, במערכת האלקטרונית. בבקשה, חבר הכנסת סמוטריץ', שלוש דקות לרשותך. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי השרים, חברי הכנסת, אני רוצה, ברשותכם, לפתוח בתודה גדולה לעובדי ומנהלי משרד התחבורה הנהדרים. הייתה לי בשנה האחרונה חוויה מאלפת ומלמדת. לא יכולתי לבקש בית ספר טוב יותר לתפקיד מיניסטריאלי. אתם פשוט נבחרת מושלמת של עובדי ציבור מסורים ומקצועיים. השארתם לי טעם טוב של עוד, ואני מקווה שבעזרת השם עוד ניפגש. תודה גדולה גם כמובן ללשכה האחת והיחידה שלי, בלעדיהם לא יכולתי לעשות כלום, לא בכנסת

חברים, הקמת ממשלת אחדות, עם כל החמיצות שלה, היא אירוע משמח, ואני ממש לא רוצה לקלקל את החגיגה, למרות שאנחנו כרגע לא חלק ממנה. שמעתי כאן את נאומו הכן של חבר הכנסת גנץ, ואני מודה שהוא גרם לי לשנות את נאומי מן הקצה אל הקצה. האמת, הזדהיתי עם חלקים גדולים ממנו. אם יש אדם אחד שאני מעריך בכל הסיפור הזה הוא חבר הכנסת וראש הממשלה המיועד בני גנץ, איש ששילם מחיר כבד על הממשלה הזאת, ועושה רושם שעשה את זה מתוך אמונה אמיתית

הלוואי שכוונותיו הטובות כפי שבאו לידי ביטוי בנאומו כאן מוקדם יותר היום ימומשו. הבטחנו להיות אופוזיציה אחראית, ונגבה כל דבר טוב שהממשלה הזאת תעשה. עיננו לא תהיה צרה, חלילה, בהצלחותיה. מדינת ישראל חשובה מהכול. אני מבקש להזכיר כאן לחבריי במחנה הלאומי כמה מן המשימות החשובות שעומדות לפתחה של הממשלה הזאת. בראש ובראשונה, החלת הריבונות, לא ישראבלוף של החלה סמלית על חלק קטן מהשטח במחיר של הכרה,

במדינה פלסטינית על יתר השטח כחלק מתוכנית טראמפ, אלא החלת ריבונות אמיתית על כל ההתיישבות והמשך קביעת העובדות ביתר השטח. יהיה לכם לא קל ליישם את זה כשאפילו לכתוב את זה בקווי היסוד של הממשלה הזאת לא היה לכם אומץ, כשאפילו את המילים "יהודה ושומרון" לא העזתם להזכיר במפורש בקווי היסוד. אבל אנחנו נהיה כאן כדי להזכיר לכם ולעזור לכם בזה יום-יום, שעה-שעה. חברי הכנסת,

ביטול ההפיכה השיפוטית שביצע כאן במחטף אהרן ברק, החזרת המשילות ומרכז הכובד של ההכרעה בשאלות ערכיות לבית הזה, כנסת ישראל, החזרת ערכי המדינה היהודית: הציונות, הביטחון, העלייה, החזרת המסתננים הביתה ושמירת הרוב היהודי במדינת ישראל כולה ובשכונות דרום תל אביב בפרט, חקיקת פסקת ההתגברות, שינוי בחירת שופטים, ביטול עילת הסבירות, חוק היועמ"שים ועוד ועוד דברים שדיברנו עליהם כולנו אין-ספור פעמים בשנה האחרונה. יהיה לכם לא קל לעשות את זה כשנתניהו הפקיר את תיק המשפטים ואת הוועדה למינוי שופטים בידי השמאל. יהיה לכם לא קל לעשות את זה כשבראשות הממשלה עומד נתניהו, שמדבר עכשיו על ניסיון הפיכה משפטית נגדו אבל בפועל חסם באפקטיביות את פסקת ההתגברות כשהגשנו אותה, ובמשך שנים התגאה בכך שהוא שבלם את כל ההצעות לתיקון מערכת המשפט, גם אלו שבאו מן המפלגה שלו. יהיה לכם מאוד לא קל לעשות את זה כשהצעד הראשון שתעשה הממשלה הזאת הוא להפנות עורף ליושב-ראש הכנסת הקודם ולהדיח אותו רק מכיוון שעמד על כבודה של הכנסת הזאת מול דריסתה בגסות על ידי בג"ץ. נא להתחיל לסיים. אבל אנחנו נהיה כאן כדי להזכיר לכם את זה יום-יום,

חיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל והמאבק בניסיונות להפיכתה למדינת כל אזרחיה, ביצור השבת, הרבנות הראשית, הגיורים האורתודוקסיים, חיזוק קדושת התא המשפחתי כאבן יסוד של חברה בריאה וחפצת חיים. חבריי למפלגות החרדיות, יהיה לכם לא קל לעשות את זה כשאפילו את המילים "סטטוס קוו" לא נאבקתם להכליל בקווי היסוד של הממשלה. יהיה לכם קשה לעשות את זה כמיעוט בממשלה פריטטית כשחצי מן הכוח וההשפעה נמצאים בצד השני. אבל אנחנו נהיה כאן כדי להזכיר לכם ולעזור לכם בזה יום-יום, שעה-שעה. חבריי למחנה הלאומי, תצטרכו לשמור על המחנה, לחזק ולגבש אותו, את השייכות, את גאוות היחידה, כדי שבבחירות הבאות נוכל לחזור ולנצח ולהוביל את מדינת ישראל בקול ברור וצלול. יהיה לכם קשה מאוד לעשות את זה בממשלה עם אחת ההמצאות הכי לא דמוקרטיות שידעה מדינת ישראל: ממשלה שבה 19 חברי כנסת מקבלים את הכוח שמקבלים 59, ממשלה שבה כל קול שהצביע לימין שווה פחות משליש, אדוני היושב-ראש, מקול שהצביע לשמאל, ממשלה שהבסיס שלה הוא הפניית עורף למחנה ופירוקו. יהיה לכם מאוד קשה לעשות את זה בממשלה שהעומד בראשה, זה שעד לא מכבר עמד בראש המחנה הלאומי, חתם בעצמו והכריז כאן על תאריך התפוגה שלו בראשות הממשלה בעוד שנה וחצי.

אבל אל דאגה, אנחנו נהיה כאן, אדוני, עוד שנייה, כדי להזכיר לכם ולעזור לכם בזה יום-יום, שעה-שעה. חברי הממשלה כולם, מצד לצד, יהיה לכם אתגר אדיר בשיקום הכלכלה, פתיחת שוק חופשי ומתן אפשרות לכל אדם להתפרנס ולחיות בכבוד. יהיה לכם מאוד לא קל לעשות את זה בממשלה מנופחת ומלאת סתירות, ממשלה שביום הקמתה מפרקת כל משרד ומרכיבה מחדש בעלות אדירה ובלי שום קשר בין חלק אחד למשנהו, ממשלה שממציאה אין ספור תיקי שקר לענייני כלום ושום דבר, רק כדי להשביע את רצון כולם לכיסא סביב שולחן הממשלה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו נהיה כאן כדי לעזור לכם ולהזכיר לכם את זה שעה-שעה. משפט אחרון, בבקשה.

ומילה אחת לחבר הכנסת טיבי: שמעתי אותך,

שוקל להצביע אי-אמון באופוזיציה אם אנחנו נהיה חלק ממנה. אז אחמד, אנחנו כאן. כפי שכבר עניתי לך, שתי גדות למשכן, זו שלנו, זו גם כן. אם לא טוב לך, אתה וחבריך מוזמנים לעבור לאופוזיציה של הפרלמנט ברמאללה.

תודה לחבר הכנסת, השר, יש לומר עדיין, בצלאל סמוטריץ'. חבר הכנסת מיקי זוהר יהיה אחרון הדוברים, ואחריו נעבור לבחירת יושב-ראש הכנסת. אני מבקש מחברי הכנסת להתחיל לתפוס את מקומותיהם. הודעת ממשלה לשר דודי אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(6)

התשס"א 2001, כי חברותו בממשלה של שר התיירות והשר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת יריב לוין נפסקת ביום 17 במאי 2020, בשעה 15:01, אנחנו כבר מאחרים בהודעה בשעה ו-20 דקות, וזאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו מסר השר יריב לוין לראש הממשלה את כתב התפטרותו מן הממשלה בהתאם לסעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה.

חבר הכנסת מיקי זוהר, אחרון הדוברים. עד שיעלה, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובתי הדין), התש"ף 2020, החלטה מס' 5071. תודה. בבקשה, אדוני, תשע דקות לרשותך. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, התכנסנו כאן היום להשביע את הממשלה השלושים-וחמש. אני חושב שלנוכח המשבר, גם הבריאותי וגם הכלכלי, כמובן, שאנחנו חווים במדינת ישראל יחד עם העולם כולו, עשינו את הדבר המתבקש, עשינו את הדבר האחראי, עשינו את הדבר הממלכתי. הרבה מאוד ביקורת הושמעה כלפי הממשלה, על הגודל של הממשלה, על המבנה שלה, ואני חייב לומר בכנות: זו ביקורת שיש בה הרבה מן הצדק. כן, להשביע ממשלה בת 36 חברי כנסת זה לא דבר פשוט, ואנחנו לא מתעלמים מהביקורת הזאת, אנחנו שומעים את הביקורת הזאת, אנחנו ערים לביקורת הזאת.

אנחנו רוצים לומר שהייתה אלטרנטיבה אחת בלבד. האלטרנטיבה שהייתה היא מערכת בחירות נוספת, מערכת בחירות רביעית. ללכת בעת הזאת למערכת בחירות נוספת, שבה ניקח את מדינת ישראל להוצאות של מיליארדים,

עם מצב שבו המדינה לא תוכל לתפקד עם ממשלה פעילה וכנסת פעילה, ההחלטה להרכיב את הממשלה הזאת ולהקים אותה הייתה ההחלטה המתבקשת.

עם כל הביקורת שאני שומע בימים האחרונים, אני מבקש מאזרחי ישראל להביט בנו ולהבין שזו הייתה האופציה היחידה על מנת שנוכל להקים את הממשלה. המשוואה הפריטטית שיש בינינו לבין כחול לבן לא אפשרה פתרון אחר, משום שיש לנו 59 חברי כנסת בגוש הימין, ורצינו להביא למקסימום רגיעה, איזון ויציבות שלטונית לשנים הבאות. הדרך לכך הייתה נעוצה בממשלה קצת יותר גדולה ממה שאנשים רגילים. אני מבקש מכולם להפנים שבעת הזאת צריכים לשים בצד את כל חילוקי הדעות האישיים. טוב עשו קברניטי כחול לבן, בני גנץ וגבי אשכנזי, בכך שבחרו בדרך הממלכתית על פני הדרך של שנאת ראש הממשלה ופגיעה בראש הממשלה ובמעמדו. הדבר הזה לא מובן מאליו, שהרי היינו יריבים פוליטיים, וקיבלתם החלטה אמיצה בעיניי ללכת לדרך משותפת, עם כל חילוקי הדעות, והם קיימים וישנם ועוד ייקח זמן ליישב אותם.

הציבור רוצה לדעת מה אתה מספק לו, מה הכוח שלך כנבחר ציבור שיכול להביא לאזרחי ישראל בשורה. לצערנו הרב אלה שבחרו שלא להישאר חלק מכחול לבן, מר יאיר לפיד ובוגי יעלון, לא באמת מביאים בשורה לאזרחי ישראל. הם מביאים בעיקר שנאה, הם מביאים בעיקר הסתה, הם מביאים בעיקר קיטוב, הם מביאים בעיקר מאבקים אישיים נגד ראש הממשלה, לא בשורה לעסקים, לא בשורות כלכליות-חברתיות-ביטחוניות, לא בשורות בין-לאומיות. שנאה, קיטוב והסתה. אם יש ציבור שמוכן להצביע לשנאה, קיטוב והסתה, צר לי על כך, אבל זו זכותו, אנחנו במדינה דמוקרטית. אני מקווה שרוב הציבור יצביע לדברים אחרים, יצביע לאג'נדות, לרעיונות, יצביע לעקרונות, לאידיאולוגיה. זה הדבר החשוב בעיניי. לכן אין לי ספק שבסופו של יום ההחלטה של כחול לבן לאחר הפיצול להצטרף לממשלה ולהקים איתנו ממשלה שוויונית פריטטית תהיה החלטה שהציבור ידע להעריך אותה. אני שמח לגלות שבכחול לבן יש פרטנרים טובים מאוד. אפשר לשתף איתכם פעולה, אפשר לייצר איתכם תהליכים ומהלכים למען אזרחי ישראל כולם ואפשר לייצר עבודה משותפת יחד עם כחול לבן בהנהגת בני גנץ ולהביא הישגים רבים למדינת ישראל. זה דבר מבורך, דבר חיובי. אנחנו פועלים למען הטוב, לא למען הרע. אנחנו פועלים למען אזרחי ישראל, לא למען השנאה והקיטוב.

המסר שיש לנו כאן היום הוא מסר אחד, הוא מסר של תקווה. אחרי שלוש מערכות בחירות שבהן התעמתנו, נאבקנו באופן לא קל, לא פשוט, הגענו לרגע שאפשר סוף-סוף לשים את המחלוקות בצד ולעבוד אך ורק למען אזרחי ישראל ורווחתם ולעזור להם לצאת מהמשבר הבריאותי והכלכלי שאליו נקלענו. אנחנו רואים סימנים טובים בפן הבריאותי, אבל נותרה לנו עבודה גדולה בפן הכלכלי. יש עוד הרבה מאוד עסקים שאנחנו צריכים לטפל בהם, ואני מקווה מאוד שהכנסת תמצא את הדרך לפעול בצורה האופטימלית, הטובה יותר, למען העסקים במדינת ישראל. אני רוצה לומר עוד כמה דברים לגבי שותפה קואליציונית שלנו שהייתה במשך שנים, ימינה, שלצערי הרב לא הצטרפה לקואליציה הזאת. צר לי על ההחלטה. אני חושב שטוב היה אם ימינה היו נשארים בממשלה, אבל בסופו של יום לא הצלחנו להגיע עימם להסכמות, וכל שנותר לנו הוא לפעול יחד עם הרב רפי פרץ, שהחליט להצטרף לקואליציה, שנהג באחריות כלפי הציונות הדתית, כלפי ההתיישבות, כלפי ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. נעבוד ביחד, נקדם את הרעיונות, נקדם את האג'נדות, נשמור על האידיאולוגיה הימנית, ואין לי ספק שנביא הישגים רבים ביחד. אני רוצה, ברשותכם, לומר כמה דברים נוספים שקשורים בעיקר לרגע הזה, שמדבר גם על פיוס. צו הפיוס הגיע, לכאן, לכנסת ישראל. אחרי הרבה מאוד חודשים, אפשר לומר אפילו שנים, של פילוג והסתה, מימין ומשמאל, אני לא לוקח פה אף אחד והופך אותו לקדוש. כולנו טעינו, כולנו פעלנו לא כהלכה, נגררנו יותר מדי לעבר הכעס והשנאה. נכון, זה מקום מלא באמוציות, זה מקום שיש בו הרבה מאוד מאבקים, אבל בסופו של תהליך כנראה הלכנו צעד רחוק מדי, וההוכחה לכך הן שלוש מערכות בחירות, שלוש מערכות בחירות שבהן לא הצלחנו לכונן ממשלה. הדבר הזה קרה מסיבה אחת פשוטה: לא ידענו לשים בצד את הוויכוח. הממשלה הזאת היא ממשלת פיוס אמיתית. היא ממשלה שבה אנו שמים את האגו בצד, מסתכלים לציבור בעיניים ואומרים לו כך: אנחנו נעבוד רק למענך, רק למען הציבור. נשים בצד את האינטרסים, נשים בצד את הכעס ואת הוויכוח ונעשה ככל הנדרש למען כלל אזרחי ישראל. אני מבקש, ברשות חבריי וברשות ראש הממשלה, לומר כך: בעת הצגת חלוקת התפקידים בין השרים, אדוני ראש הממשלה, השמטת בטעות את כהונתה של השרה המיועדת מירי רגב בתפקיד שרת החוץ לאחר מועד החילופים, וזאב אלקין שיחליף אותה בתור שר התחבורה לאחר שהיא תעבור למשרד החוץ. אני מבקש, אדוני ראש הממשלה, את אישורך לכך שזה יתווסף להודעתך, וכך מירי רגב תשמש כשרת החוץ בחצי השני של הקדנציה וזאב אלקין ישמש כשר התחבורה. אדוני ראש הממשלה, האם אתה מאשר את הודעתי? כן. תודה רבה. נדרשתי לשאול אותך, אז אני שואל אותך. ועכשיו, אחרי שהנאום הרשמי הסתיים, נעבור לתהליך שבו אני מעביר את הזמן עד אשר כל חברי הקואליציה מתיישבים, כדי שנוכל לעבור להצבעה. כל חברי הכנסת. כל חברי הכנסת,

למרות שאנחנו בעיקר דואגים שהקואליציה תהיה פה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם להתחיל לתפוס את מקומותיכם.

לאור הדברים שאמרתי, הדבר הנכון לעשות הוא להצביע בעד הקמת הממשלה, בעד ממשלת הפיוס, בעד ממשלת החירום, בעד ממשלת האחדות, כי בסופו של יום אין שום אלטרנטיבה אחרת שתסייע לאזרחי ישראל להגיע למחוז חפצם: לשקט בריאותי, כלכלי, ביטחוני וחברתי. תודה רבה לכם ובהצלחה לכולנו. תודה לחבר הכנסת מיקי זוהר. חברי הכנסת, אנחנו רוצים לעבור לסעיף בחירת יושב-ראש הכנסת. אני מבקש מכולכם לתפוס את מקומותיכם הקבועים, כי תהליך ההצבעה יהיה באמצעות המערכת האלקטרונית. ובכן, חברי הכנסת, אנחנו עוברים לבחירת יושב-ראש הכנסת, לאחר שיושב-ראש הכנסת הקבוע, חבר הכנסת גנץ,

סדר ההצבעה יהיה כזה: אנחנו נצביע בנפרד עבור כל אחד משלושת המועמדים. לא תהיה הצבעה נגד אלא רק הצבעה בעד ונמנע. מי שיזכה ביותר קולות ייבחר להיות יושב-ראש הכנסת העשרים-ושלוש הקבוע. כל אחד מחברי הכנסת, כשאני אקרא ואכריז על ההצבעה, יצטרך להצביע, אם הוא ירצה לבחור באותו מועמד או באותה מועמדת, על כפתור ה"בעד" או על כפתור ה"נמנע" או לא להשתתף בהצבעה בכלל. לא להצביע על כפתור ה"נגד". אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. תסביר שמותר להצביע ליותר ממועמד אחד על פי, מותר להצביע עבור מועמד, כל אחד על פי ראות עיניו. כמה פעמים? בעד ההצעה, רגע. מה זה כמה פעמים? חבריי, יהיו שלוש הצבעות נפרדות, כל פעם הצבעה על מועמד אחד או מועמדת אחת. כל מי שירצה לבחור באותו מועמד או באותה מועמדת ילחץ על הכפתור הירוק או שיימנע או שלא ישתתף בהצבעה.

אבל כל אחד יכול להצביע הצבעה אחת. תסביר את זה.

חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. כל אחד יכול להצביע, לא? כל אחד יצביע למועמד שהוא רוצה. רק פעם אחת.

אני מבקש לכבד את המעמד של בחירת יושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת זוהר, נא לתפוס את מקומך. בעד ההצעה לבחור את חבר הכנסת אחמד טיבי, חבריי חברי הכנסת, להצביע. ההצעה לבחור את חבר הכנסת אחמד טיבי ליושב-ראש הכנסת לא נתקבלה. 20 בעד, שמונה נמנעים. אנחנו עוברים להצעה הבאה. מי בעד ההצעה לבחור את חברת הכנסת קארין אלהרר? מי בעד? מי נגד? סליחה, מי בעד ומי נמנע? ההצעה לבחור את חברת הכנסת קארין אלהרר ליושבת-ראש הכנסת לא נתקבלה. הקואליציה לא מצביעה. 23 בעד, שני נמנעים. נעבור להצעה הבאה: מי בעד ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין? מי בעד? מי נמנע? בבקשה. ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. בעד, 71, שני נמנעים. אני מוסיף לפרוטוקול את הצבעתו של חבר הכנסת זוהר,

אני קובע כי ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין ליושב-ראש הכנסת העשרים-ושלוש התקבלה ברוב של 71. לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת, אתם ודאי יודעים זאת. אני מזמין את יושב-ראש הכנסת הנבחר חבר הכנסת יריב לוין לתפוס את מקומו. בבקשה, אדוני. אנחנו נוסיף,

מכובדי ראש הממשלה, לאחר הנאום אפשר יהיה בוודאי לעלות, ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה,

יושב-ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד, חברות וחברי הכנסת, מכובדיי כולם, ביראת כבוד, בהתרגשות ובתקווה כי אצדיק את האמון שניתן בי, אני מבקש לשאת דברים ראשונים כיושב-ראש הכנסת העשרים-ושלוש של מדינת ישראל. העשייה הציבורית הייתה עבורי, עוד בילדותי,

המנהיג הראשון שזכיתי לראות מקרוב היה ראש הממשלה השישי, מנחם בגין, זיכרונו לברכה. חוויית המפגש עימו הייתה כל כך עוצמתית, שהיא הביאה אותי, כך מספרים, לדמעות של ממש, הוא היה הסנדק שלי בברית המילה. כשבגרתי, הוריי האהובים, גאיל ואריה לוין, אשר אין שיעור לחוב ולתודה שאני חב להם, העניקו לי חינוך ציוני שורשי. החינוך הזה עיצב במידה רבה את תפיסת עולמי ואת מחויבותי המוחלטת לעם ישראל, למורשת אבותינו ולמימוש זכותנו שאינה ניתנת לערעור על ארץ ישראל. את צעדיי הראשונים במשכן זה עשיתי לפני כ-25 שנים, בעת ששימשתי עוזר פרלמנטרי. באותה עת טרם הומצאו הטלפונים החכמים. הודעות לחבר כנסת שנמצא במליאה היו מועברות באמצעות פתקים שנמסרו לסדרן האחראי. באחד הימים הציע לי הסדרן שאיכנס בעצמי לחלקה האחורי של המליאה. לא התלבטתי ולו לשנייה. היה לי ברור שלא אעשה זאת. ראיתי באפשרות להיכנס לאולם המליאה זכות נעלה שיש להתייחס אליה במלוא הזהירות ויראת הכבוד, זכות השמורה למי שעמדו במבחן הציבורי העליון וזכו באמונם של עשרות ומאות אלפים מאזרחי ישראל, אלו הם 120 חברי הכנסת. כך ראיתי את הדברים אז וכך אני רואה אותם היום. הכהונה בכנסת אינה דבר מובן מאליו. היא מטילה עלינו, נבחרי הציבור, אחריות כבדה לא רק לייצג נאמנה את ציבור שולחינו, אלא גם לעשות זאת בסגנון ראוי, בשיח מכבד, מתוך נאמנות לדרך שבשמה כל אחת ואחד מאיתנו נבחר. הנושאים המונחים לפתחנו בימים אלה הם כבדי משקל, ולעיתים גם הרי גורל. נעסוק בנושאים אלה בכובד ראש, באחריות, ביסודיות ובכבוד הדדי. נשמש כתובת לכל אזרחי המדינה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים, חרדים, מסורתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים. חברות וחברי הכנסת, מעמדו העצמאי של הפרלמנט הוא אבן יסוד בכל דמוקרטיה, ובפרט בדמוקרטיה הישראלית. זכינו לחיות בתקופה שבה לעם היהודי יש מדינה עצמאית משלו ופרלמנט חופשי. שילמנו עבור כך בחייהם של מיטב בנינו ובנותינו, שלעולם נזכור אותם. מה שהיה בגדר חלום עבור דורות התגשם עבורנו. אל לנו להקל ראש בכך. במשטר דמוקרטי תקין שלוש רשויות השלטון מכבדות האחת את מעמדה של רעותה ואת הסמכויות המופקדות בידיה. כבוד הדדי הכרחי זה מתבטא לפני הכול בהימנעותה של כל רשות מהסגת גבולה של הרשות האחרת. הביקורת ההדדית של שלוש רשויות השלטון האחת כלפי האחרת היא דבר טבעי. היא אינה חיסרון של הדמוקרטיה, היא אינה מנוגדת לדמוקרטיה, אלא היא אחד מיתרונותיה הגדולים. המתח בין הרשויות, ובכלל זה המתח שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, אף הוא דבר טבעי. דווקא משום מתח זה עלינו להקפיד הקפדה יתרה על כבודה של הרשות השופטת. אולם ההתערבות הגדלה והולכת של בית המשפט העליון בעבודת הכנסת ובסמכויותיה מחייבת אותנו לעמוד בנחישות על כבוד הכנסת, למנוע את הסגת גבולה ולהגן על מעמדה. חברות וחברי הכנסת, אלה אינם ימים קלים. מדינת ישראל מתמודדת, כמו העולם כולו, עם משבר בריאותי וכלכלי אדיר ממדים. מגפת הקורונה גבתה קורבנות, ואני מבקש להשתתף בצערן של משפחות הנפטרים. רבים מאזרחי המדינה איבדו את ביטחונם הכלכלי, את מקור פרנסתם. עלינו להבטיח שהכנסת תהיה בימים אלו מקור תקווה לכל אזרחי ישראל, תקווה לאחדות, תקווה לפיוס לאומי, תקווה ליציאה מהמשבר. מכובדי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מבקש להודות לך באופן אישי ומעומק הלב על האמון יוצא הדופן שנתת בי לאורך שנים ארוכות ועל החלטתך לבחור בי כמועמדך לתפקיד יושב-ראש הכנסת. אני יכול להעיד שהעבודה איתך אינה בהכרח המתכון לשעות שינה מרובות, אבל דווקא משום כך, בזכות התמסרותך לניהול ענייני המדינה סביב השעון, אזרחי ישראל יכולים לישון בהשקט ובבטחה. אדוני ראש הממשלה, אזרחי ישראל מכבדים אותך,

אני מבקש להודות ליושב-ראש הכנסת לשעבר חברי חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין על עשייתו החשובה והמכובדת בתפקיד זה. תודתי נתונה ליושב-ראש הכנסת היוצא, חבר הכנסת בני גנץ, על האופן הממלכתי והראוי שבו ניהל את הכנסת בימים מורכבים אלה. חברות וחברי הכנסת, ברגע מרגש זה נמצאת איתי כאן אשתי יפעת. אהבתנו ההדדית והתמיכה שקיבלתי ממך לאורך כל השנים הן הכוח שמניע את עשייתי. הדרך שבה בחרתי מחייבת גם את ילדינו היקרים,

ניב ועדי, להקרבה גדולה. יקיריי, אני מחבק אתכם היום באהבה ובתודה ענקית. במעמד המיוחד הזה יפעת ואני חשים בעוצמה מייסרת בחסרונו של חמי היקר, חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, זיכרונו לברכה. יעקב, שכיהן בבית הזה 12 שנה, דאג כל חייו לאדם העובד, לגמלאי ולחלשים שבינינו. יעקב העניק לי כל כך הרבה מחוכמתו ומניסיונו. בלא אלה לא הייתי מגיע לרגע הזה, רגע שהוא עצמו לא זכה להיות שותף לו. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להודות לכם על האמון שניתן בי. אפעל כמיטב יכולתי כדי להצדיק אמון זה. אעשה את המיטב כדי לחזק את האמון של אזרחי ישראל בדמוקרטיה הישראלית, ברשות המחוקקת, בכנסת ישראל. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא הצבעת אמון בממשלת החילופים, ולפניה, לפי בקשת ראש הממשלה, אתה מוזמן לדוכן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכות.

אני רוצה קודם כול להשתתף, אני בטוח שבשם כל חברי הבית, בהוקרה ובתודה ליושב-ראש הכנסת היוצא יולי אדלשטיין. תודה לך, יולי. תודה מכל הלב. אני חושב שהתמיכה הרחבה שזכית לה כאן, והיא רחבה מאוד, משקפת את ההערכה הגדולה שרוחשים לך חברים לדרך, גם שותפים וגם יריבים. ליריב יש הרבה יריבים שתומכים בו. הם תומכים בך לא במובן הזה שהם שותפים בהכרח לדעותיך, אלא משום שהם מעריכים

נאמנותך לעקרונות שאתה מאמין בהם, לחריפות שכלך, לדרך הישרה וההגונה,

הגון ולא תמים, חכם ולא רשע. הדרך הזאת שלך, אני חושב שהיא רכשה לך הרבה מאוד, הרבה מאוד, ידידים משני צידי המתרס. אני מאחל לך שתמשיך לעשות חיל. היית חלק מאוד חשוב בפעולה שהביאה לממשלת האחדות בין הצוותים של כחול לבן, שלך, בני, ושלנו בליכוד. אני רוצה להודות לך גם על כך. יש לך הרבה מניות

תודה רבה לך, יריב. בהצלחה גדולה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. נאפשר לראש הממשלה להגיע למקומו, ואז בשעה טובה אנחנו עוברים להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא הצבעה להבעת אמון בממשלת החילופים. טרם ההצבעה ביקש חבר הכנסת מיקי לוי לדבר. אנא, גש למיקרופון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאחל לך הצלחה בתפקידך. בקשה לבחינה נוספת בעניין הנחתם על שולחן הכנסת של כלל ההסכמים הפוליטיים הנוגעים לכינונה של הממשלה השלושים-וחמש. ערב השבעתה של הממשלה השלושים-וחמש, אני פונה אליך בבקשה לגילוי והנחה של כלל ההסכמים וההסכמות הקיימים בין מפלגת הליכוד או כל אחת מהסיעות ששותפות להקמת הממשלה: סיעת כחול לבן, סיעת ש"ס, סיעת יהדות התורה, סיעת דרך ארץ, סיעת העבודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, כלל ההסכמות והסיכומים הקיימים, וכן כלל ההסכמים בין מפלגת כחול לבן ו/או חבר הכנסת בני גנץ לבין חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, סיעת דרך ארץ, או לחלופין עם אחד מחברי סיעת דרך ארץ, סיעת העבודה, או לחלופין בין חבר הכנסת איציק שמולי וחבר הכנסת עמיר פרץ. הבקשה הזו היא בהתאם לסעיף 1 לחוק הממשלה, אדוני. האם ישנם הסכמים שנחתמו וטרם הונחו על שולחן הכנסת באופן פומבי כך שהציבור יוכל להכירם ולהתרשם מהם בהתאם לקבוע בחוק, גם מראש הממשלה וגם מחבר הכנסת בני גנץ?

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. אני מבקש את מי שמיועד לכהן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת, חברי חבר הכנסת דוד אמסלם, השר דוד אמסלם להשיב. אדוני היושב-ראש, לפני שנענה לחבר הכנסת מיקי לוי, אני קודם כול מסכים לכל מילה שראש הממשלה אמר לגביך. אני מאחל לך בהצלחה, ואני מאוד אוהב אותך.

חבר הכנסת מיקי לוי, התשובה היא: לא.

תודה רבה. זה הנאום הכי קצר של אמסלם, בלי "אני מסביר" זה מה שנקרא "לונדון לא מחכה לי".

יפה. זה נחמד, אבל יש הסכמים שלא הונחו.

חבר הכנסת לוי, אנא שב במקומך, כי אנחנו רוצים לעבור להצבעה. זה התפקיד של טיבי, מכובדיי, בשעה טובה אנחנו עוברים להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא הבעת אמון בממשלת החילופים. מי שרוצה להביע אמון יצביע בעד, ומי שאיננו מעוניין להביע אמון יכול להצביע נגד. הצבעה. הודעת ראש הממשלה על כינון

לא נקלטה ההצבעה. אצל מי? אצל חבר הכנסת דיכטר. להוסיף את קולך, בעד.

אם כך, חברות וחברי הכנסת, בעד, 73, נגד, 46, אין נמנעים. אני קובע שלאחר למעלה מ-500 ימים של משבר יש לישראל ממשלה נבחרת בשעה טובה. זה הרבה יותר גרוע, (מחיאות כפיים) הפעם נרשה למחוא כפיים, אחרי כל ההמתנה הארוכה הזאת. בלי נפתלי בנט אני לא מוחא כפיים. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש מהשרים החדשים שמקומם כרגע הוא ביציע לרדת לאולם המליאה על מנת שיוכלו לעלות אחר כך לדוכן לשבועת האמונים. ואנחנו נעבור, גברתי המזכירה, להצהרת האמונים של ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי וחברי הממשלה. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש לברך אותך ולקרוא לך לעלות ראשון, חבר הכנסת בנימין נתניהו, על מנת להצהיר אמונים כראש ממשלת ישראל. בבקשה. מכובדיי, אני רק הייתי מבקש בקשה שהיא קשה אבל היא הכרחית בימים אלה: כידוע, אחרי ששר מצהיר את הצהרת האמונים, מקובל לחבק אותו, לגשת אליו וכו'. אנא הימנעו מהעניין

בעזרת השם, כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

על ההצהרה) השר אביטן, מאחר שזה עבורך גם סוג של נאום בכורה, אז ברכות כפולות.

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות, לא, לא עכשיו. כשנגמור את זה. אחר כך. תודות לרב דרעי, אנחנו נקדיש לזה ישיבה מיוחדת. השר יואל יולי אדלשטיין.

יולי יואל אדלשטיין, בן יורי

(חותם על ההצהרה) בשעה טובה. גם לך, אדוני. תודה רבה.

אמיר אוחנה, בן אסתר ומאיר, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר בממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

תודה. השר זאב אלקין.

זאב אלקין, בן בוריס בנימין וליליה,

מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

השר דוד אמסלם. אני, דוד אמסלם, בן אברהם, זכרו לברכה,

מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה)

שיהיה המון בהצלחה. השר גלעד ארדן.

מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה)

מיכאל מרדכי ביטון, בן אליהו ומסעודה, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה ליושב-ראש.

השר יואב גלנט. אני, יואב גלנט, בן מיכאל, זכרו לברכה,

תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה, בהצלחה. אדוני היושב-ראש, בהצלחה רבה.

השרה גילה גמליאל. אני, גילה גמליאל, בת עליזה לבית משפחת גלאם, זכרה לברכה, ויוסף גמליאל, שייבדל לחיים ארוכים, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. יעלה ויבוא השר אריה

מכלוף אריה דרעי, בן אליהו ואסתר,

מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. השר צחי הנגבי. אני, צחי הנגבי, בן גאולה כהן ועמנואל הנגבי, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. השר יועז הנדל. אני, יועז הנדל, בן יונה ומרים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. חברות וחברי הכנסת אנא נסו לשמור על השקט כדי שנוכל לשמוע את ההצהרה של כל אחד וכל אחת מחברות וחברי הממשלה. השר אסף זמיר.

אסף זמיר, בן מוקי וגליה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר בממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) שיהיה בהצלחה גדולה. השרה ציפי חוטובלי.

אני איעזר בך כדי שתעזרי לי עם שני חברינו שיש להם קולות רועמים. אנא, אנחנו רוצים לשמוע את הצהרת האמונים של השרה חוטובלי.

אני, ציפי חוטובלי, בת גבריאל ורוסיקו, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. אדוני היושב-ראש, ברכות ובהצלחה. תודה. השר חילי טרופר. אני, חילי טרופר, בן דניאל ופינה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בהצלחה ובשעה טובה. השרה עומר ינקלביץ'. אני, עומר ינקלביץ', בת יעקב וזלדה עדי, מתחייבת, בעזרת השם, כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה.

השר אלי כהן.

אלי אליהו כהן, בן דוד, זכרונו לברכה, ושושנה, שתיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. בשעה טובה, אדוני היו"ר.

השרה מירב כהן. אני, מירב כהן, בת סעדיה וסולנג' כהן, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. השר ישראל כץ. אני, ישראל כץ, בן מאיר ומלכה, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה.

בהצלחה לכולם. תודה. השרה אורלי לוי אבקסיס. אני, אורלי לוי אבקסיס, בת דוד ורחל ראשל לוי, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה)

אדוני היושב-ראש,

ואני מאחלת לך הצלחה גדולה בתפקיד. תודה רבה, גם לך הצלחה ענקית. השר יעקב ליצמן.

יעקב ליצמן, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת, בעזרת השם. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה.

בהצלחה, אדוני. תודה רבה. השר אבי ניסנקורן. אני, אבי ניסנקורן, בן ישראל ואילנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה גדולה. השר עמיר פרץ. אני, עמיר פרץ, בנם של רחמה ודוד, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. השר רפי פרץ.

רפי פרץ, בן יוסף, זכרו לברכה, ומרגלית, תיבדל לחיים טובים, מתחייב כחבר הממשלה, בעזרת השם, לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. בהצלחה לך, אדוני היושב-ראש.

בהצלחה. השרה אורית פרקש הכהן.

בת מיכאל-יחיאל ושושנה,

ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה. בהצלחה, יריב.

השרה מירי רגב. אני, מירי מרים, בת מרסל-מרסדס ופליקס סיבוני, יבדלו לחיים טובים וארוכים, מתחייבת, בעזרת השם, כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה. יריב, בהצלחה גדולה לך.

השר אלון שוסטר. אני, אלון שוסטר, בן יהודה ויעל זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה. תודה, אדוני. השר יובל שטייניץ. קודם כול, ברכות לך, היושב-ראש.

תודה רבה. אני, יובל שטייניץ, בן מינה, זכרה לברכה, ודן, ייבדל לחיים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה ובהצלחה. השר יזהר שי. אני, יזהר שי, בן ישעיהו ותמר, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

בשעה טובה והמון הצלחה. השר איציק שמולי. אני, איציק שמולי, בן חיים ונחמה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה. תודה, אדוני. בהצלחה גם לך. השרה פנינה תמנו. תודה, אדוני היושב-ראש. אני פנינה-פנטה תמנו שטה, בת וורקו-מנשה-נוואדאג' וטדלה-מזל שטו, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את ההחלטות של הכנסת. תודה, אדוני. (חותמת על ההצהרה) בשעה טובה. בהצלחה גדולה לך, וכמובן לכל חברות וחברי הממשלה. חברות וחברי הכנסת, בכך הסתיים הליך הצהרת האמונים של חברות וחברי הממשלה.